אני פותח את ישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים), בהמשך לדיון שהתחלנו לקיים אתמול בנושא הוספת סעיף התחולה. סדרי הדיון היום יהיו כדלהלן, בשעה הקרובה נקיים דיון פתוח על הסעיף הזה, סעיף התחילה. לאחר הדיון יהיו שעתיים של הסתייגויות בעל פה, הנמקות והצבעות, הצגתן והצבעה עליהן. זה זמן קצוב של שעתיים. כאשר נסיים את ההנמקות נחזור להיכן שעצרנו בהסתייגויות הכתובות. הסתייגות מס' 333, 334. לפני שנתחיל את הדיון אני מבקש מהיועץ המשפטי לוועדה לומר את דבריו. אפשר רק הצעה לסדר? אדוני היושב-ראש, גם אני מבקש. אין הצעות לסדר, תכף יהיה דיון פתוח, תדברי.

תירשמי בבקשה לרשות דיבור. אדוני היו"ר, יש כללי ניהול - - - לא ניתן לקצוב זמן הסתייגויות בעל פה, זה הנוהג בוועדות. תודה. היועץ המשפטי, אני אשמח. כמה מילים.

גם לבקשת היועצת המשפטית לכנסת, אני מבהיר לפרוטוקול שהיועצת המשפטית לכנסת ביקשה שאבהיר בצורה ברורה שאתמול היא לא אמרה שצריך להפסיק את הדיון.

ולא הייתה מטעמה הנחיה להפסיק את הדיון. והיא ביקשה שהדברים יובהרו בצורה ברורה לפרוטוקול. אני מבין שבניגוד למה שנאמר בוועדה המסדרת. אני רוצה לברך את יושב-ראש הוועדה שפעל לפנים משורת הדין, הרבה מעבר לשורת הדין, והפסיק בכל זאת את הדיון. אגב, זה נאמר גם אתמול, לא רק בוועדה המסדרת. נאמר כאן אתמול בצורה מפורשת תוך כדי טלפון עם מישהו מהאופוזיציה שיש הנחיה לעצור את הדיון. הדבר הזה חמור מאוד. אתם משתמשים כאן בשקר ורמייה. לא אתם, מי שלא נמצא כאן. אתה יכול לציין לפרוטוקול, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. והעביר מסר של היועצת המשפטית לכנסת לעצור את הדיון. אני רואה את זה בחומרה רבה. שימוש לרעה במרמה בכלים פרלמנטריים. הנקודה הראשונה היא לגבי הבהרה שנתבקשתי להבהיר. דבר שני, המתכונת הזאת של השעה דיון ועוד שנתיים הסתייגויות בעל פה זאת מתכונת שסוכמה אתמול בישיבה שבה נכחו היועצת המשפטית לכנסת, אני ונציגים של האופוזיציה: חברת הכנסת מלינובסקי, חברת הכנסת הרכבי, חברת הכנסת שיר, וחבר הכנסת יוראי להב-הרצנו, שדיברו מבחינתנו בשם האופוזיציה. הסיכום לא על דעתי, אני חבר בוועדה.

וסוכמו גם עם יו"ר הוועדה, עם חבר הכנסת קרעי, זה היה מקובל עליו. זה לא סוכם על כל - - - ההסדר הזה נורא מבחינתי, אבל קיבלתי אותו כי זה הסיכום שהגיעו אליו. ההסדר הזה לא עומד בנהלים של ועדות הכנסת. חבר הכנסת קריב, אתה לא ברשות דיבור. הגשת בקשה לרשות דיבור.

אני מבקש ואני מודיע שהסיכום הזה הוא לא דעת סיעת העבודה.

תרשום מכתב. יאללה, תודה. יש נוהל לגבי ההסתייגויות, אדוני היועץ המשפטי. חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה ראשונה. אדוני היועץ המשפטי,

אני לא צריך סיכום, אני יושב-ראש הוועדה, זו ההחלטה שלי. אתה טועה. יש נהלים ברורים, זאת לא החלטה שלך.

סליחה, אבל יש נוהל ברור. חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה שנייה. קרעי, בוקר, מה קריאה שנייה? בוקר טוב גם לך, השרה אלהרר, חנוכה שמח. בוא נשמור על חנוכה שמח. מה קרה לו הבוקר?

לאפשר ליועץ המשפטי לוועדה להשלים את דברו, תודה.

חברי הכנסת שהיו שם בישיבה שהייתה בלשכת היועצת המשפטית לכנסת, שבה אני גם נכחתי הם הציעו את עמדתם כעמדת האופוזיציה,

09:25.). חבר הכנסת שמחה רוטמן. רציתי לדבר גם בעניין ההוספה וגם בעניין ההתנהלות השערורייתית בעיני, שהוזכרה פה עכשיו על ידי היועץ המשפטי לוועדה ועל ידי יושב-ראש הוועדה, כאשר דיון מופסק בטענות שקר של האופוזיציה. עשינו הרבה מאוד תרגילים פרלמנטריים במסגרת החוק, במסגרת הנהלים של הכנסת כדי למשוך את זמן הדיון, וכל מה שעושים במסגרת התקנון והכללים הוא לגיטימי ומקובל. אבל מה שראינו אתמול ומה שאנחנו רואים גם עכשיו, שנציגי האופוזיציה מגיעים לסיכומים וחוזרים בהם, משקרים בנוגע לעמדתה של היועצת המשפטית של הכנסת, וכתוצאה מזה מפסיקים את הדיונים, הדבר הזה מקשה מאוד על היכולת להתנהל בכנסת הזאת בצורה מכובדת ולגיטימית. וכאשר לאחר מכן יגיעו לשימוש בכלים פרלמנטריים שהם במסגרת החוק והתקנון ויטענו שהדבר הזה הוא דורסני או פוגעני, אני חושב שחשוב שכולנו בקואליציה נזכור כיצד הם נוהגים. לא כיצד הם נהגו כשהם היו הרוב, שאז הם כמובן השתמשו בסעיף 98 כאילו זה דבר יום ביומו, אלא כיצד הם עצרו דיונים בטענות שווא, וכיצד הם התנערו מסיכומים שהגיעו אליהם. ומחקו 2,000 הסתייגויות של חבר הכנסת קרעי. ומחקו הסתייגויות רבות. עכשיו לגוף סעיף התחולה. אני חושב שגם לגבי סעיף החוק שנועד להסביר כיצד משביעים ממשלה, שהנמענים שלו כולם יושבים פה בתוך הבניין והמטרה שלו אנחנו עלולים להגיע לסיטואציה אבסורדית מאחר שעל פי החוק יש עשרה ימים לפרסום ברשומות, וגם אם ינסו לפעול הכי מהר שאפשר, יכול להיות שיצליחו יום או יומיים או שלושה וזה יהיה בסדר גמור וללא כל כוונת זדון. והשאלה מתי תושבע ממשלה במדינת ישראל אסור לה שתוכרע לפי השאלה כמה עובדים בדיוק יצאו לחופשת חנוכה במשרדי המדפיס הממשלתי. בעיני מי שרוצה לעשות את הדבר הזה רק מראה שאין לו שום כוונה כל הזמן לכל אורך הדיונים פה. אז תשביע ממשלה, מה עוצר אותך? תודה רבה, חבר הכנסת טור פז, תודה. מה עוצר אותך?

והינה עוד דוגמה, אז תשביעו ממשלה, אז תשביעו ממשלה. תשביעו ממשלה. כבר חודשיים. הציבור אמר את דברו. ואז הם רוצים שכאשר כבר יתקבל החוק במליאה בכנסת נהיה תלויים בעוד יומיים או שלושה במדפיס הממשלתי. הדבר הזה מגוחך. תקדימי העבר מראים שאין בזה כל צורך. ולכן התיקון הזה הוא לא רק מתבקש, במידה מסוימת אולי הוא אפילו הכרחי. וטוב שמוסיפים אותו בשלב הזה. וטענות על נושא חדש, ופה אני קורא ליושר, אולי לאור אירועי אתמול אפשר להתייאש כבר מהיושר הזה של האופוזיציה אחרי שהם טענו בכישרון כה רב שסעיף תחולה הוא בגדר נושא חדש, שימחקו, ולא לבזבז את זמן הוועדה.

יש להם המון המון הסתייגויות שעוסקות בסעיף תחולה.

בסעיף תחילה. ולכן אני מציע שכדי לא להיות בגדר דובר שקרים לא ייכון לנגד עיני, שימחקו את ההסתייגויות שהם הציגו לנושא הזה כדי שחס ושלום - . אני מצטרף להמלצה שלך, אני מקווה שהיא תיפול על אוזניים קשובות. תודה, חבר הכנסת רוטמן. חבר הכנסת גלעד קריב בחוץ, תישמר לו זכות הדיבור. אני עובר קודם כול לחברי ועדה שביקשו רשות דיבור כדי למצות את הדיון בקרב חברי הוועדה. לאחר מכן בזמן שנותר השאר יקבלו זכות דיבור. הדיון עכשיו על סעיף 8. היועץ המשפטי לוועדה. רק עוד נקודה נוספת, פשוט להבהיר לפרוטוקול. מבחינה תקנונית גם הובהר כבר אתמול מראש שכן נקצב מראש גם המועד לדיון וגם השעתיים שבהם יוגשו ההסתייגויות. זאת אומרת שגם במובן הזה היה גם זמן מהבחינה הזאת ליממה הזאת לכתוב הסתייגויות בהקשר הזה, כך שהדברים הובהרו בהודעה שהופצה לחברי הוועדה. אז זה עוד לא הסתייגות. בהתאם להסכמה. הסתייגויות יתחילו ב-10:20. הדיון יסתיים בשעה 10:20, ולאחריו שעתיים של הצגה. רק לציין שלא הייתה יממה, גור. זאת לא יממה. היו פה מס' שעות,

אז צריך לציין את זה. בלילה צריכים לישון לפעמים.

חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שלוש דקות לרשותך. בוקר טוב, תודה, אדוני היושב-ראש.

אנחנו רוצים לקיים דיון לגופו של חוק. אתה יודע שאפשר גם לדבר לגופו של חוק.

גופו של חוק לא פרסונלי, לא לשעברי וגם ענייני.

חבר הכנסת מלביצקי, בבקשה. קודם כול אנחנו מדברים על סעיף 8 עכשיו. הנושא של הפרסום ברשומות, בניגוד מוחלט למה שמנסים לצייר כאילו יש פה איזושהי פגיעה בזכות הציבור לדעת או משהו כזה, זה בטח ובטח לא נכון לגבי החוק הזה, שכל התקשורת עוסקת רק בו בשבועיים האחרונים. מעניין למה. אני נורא נורא אשתדל לא להפריע לאף אחד שידבר, ואני אשמח אם לא תפריעו לי,

גברתי השרה? זה חידוש.

אבל אני משתדל להתחדש לקראת חנוכה, אז בואי תעזרי לי גם,

אני איתך. מעולה. ולכן מעבר לזה שאין פה באמת עניין של זכות הציבור לדעת, הפרסום ברשומות והחתימה של הנשיא, כמו שציינו, הם דקלרטיביים, הם לא נוגעים לגופו של עניין. כל הנושא של הערות הציבור, כמו ששמעתי בפעם הקודמת, מקומו לא כאשר החוק כבר הסתיים ומפורסם ברשומות, אלא מקומו בקודם במסגרת תזכיר או כל דבר אחר שמפרסמים. ולכן גם כאן אין שום פגיעה מהותית. בנוסף, אתמול ראיתי איזשהו מקבץ שפרסמו של great assets של התנהלות הוועדות מהכנסת הקודמת, ואני מוכרח לציין שהייתי די בהלם. יחד עם זאת, אני סבור ומשוכנע שנוכל להעביר את כל מה שאנחנו רוצים, כפי שעשינו עד עכשיו, כפי שהתנהלנו במליאה אתמול, כפי שהוועדות מתנהלות עד עכשיו פעם אחרי פעם אחרי פעם בצורה הוגנת, ראויה. ואני רוצה לחזק את ידיו של שלמה קרעי שבעיני עושה עבודה, וכחבר כנסת חדש יש המון המון המון מה ללמוד ממנו.

תודה רבה, חבר הכנסת מלביצקי, תודה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני. ראשית התייחסות לדבר שביקשתי להעלות כהערה לסדר. אינני יודע איזה הסכמות גובשו בעניין. סיעת העבודה לא יוצגה בדיון הזה. אני חבר כאן בוועדה, סעיף 86(א) בתקנון קובע את הדברים בצורה מאוד מפורשת. ברגע שיסתיים הדיון יכולים חברי כנסת להעלות הסתייגויות. אי-אפשר לקצוב לזה זמן. יש נוהג בבניין הזה, שאותו צריך לכבד. הקפידו איתו בעניינו איתי כיושב-ראש ועדה, שאפשר להמיר את הצגת ההסתייגויות בעל פה בהגשת הסתייגויות בכתב, אבל אז צריך לתת לחברי הכנסת את הזמן אחרי סיום הדיון. כמה שעות, שבמקביל לא יכולה להתקיים ישיבת ועדה. אני לא יודע מה סוכם בין הליכוד לבין סיעות אחרות. אני עומד על זכותי על פי סעיף 86. ברגע שיסתיים הדיון, כל עוד יהיו לי הסתייגויות להעלות, להעלות אותן בלי לקצוב זמן.

אבקש התייחסות של הייעוץ המשפטי לנושא הזה. עכשיו לגבי גופו של העניין.

אין הרבה עיתונאים במדינת ישראל שיכולים לטעון שסעיף בחוק-יסוד קרוי על שמם. מיכאל שמש זכה לכבוד הזה. פרסם פרסום, שהוכחש לאחר מכן בצורה נחרצת. והקואליציה העתידית, שכולה מבוססת על חוסר אמון, על פחדים, על דמונים דמיוניים, רצה אצה אחרי שסיימנו את הדיון להוסיף סעיף בחוק-יסוד, ולהשלים את מלאכת הפרימה של הנורמות החוקתיות. אם לא די בכך שהם משנים רטרואקטיבית ובאופן פרסונלי את דיני הכשירות ודיני הקלון, אז עכשיו גם פוגעים בעיקרון שחוק נכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות. אין עדות טובה יותר, זה ממש מעין אקורד סיום ראוי לחקיקה מבישה, חקיקה שתפורה למידותיו של עבריין מורשע.

לאותו עבריין מורשע פעמיים, שעבירתו האחרונה היא יצירת מסך שהקשה על רשויות המס לאתר הכנסות בשווי של 2 מיליון שקל בשתי פרשיות שונות.

לאותו עבריין מורשע יש כל כך חוסר אמון כלפי ראש הממשלה המיועד שלא עולה בדעתו שישביעו את כל השרים, ואותו ישביעו כמה ימים לאחר מכן עם הפרסום ברשומות יתעכב. איזו התחלה בזויה, לא רצינית, מגוחכת, לממשלה שטוענת שהיא הומוגנית בין חבריה, שהיא מבוססת על אמון, הגוש שניצח ניצחון סוחף בבחירות. זו העדות שלכם על העוצמה הפוליטית שלכם? האחד לא מאמין לשני, השותפים הטבעיים הכי טובים, דרעי המורשע ונתניהו, שככל הנראה אם בעסקת טיעון או לא בעסקת טיעון עתיד להיות מורשע.

שניהם לא מסוגלים לסגור שהוא יושבע מייד אחרי הפרסום ברשומות. אתם יודעים מה, חבריי לאופוזיציה? אולי צריך לתמוך בסעיף הזה, כי הסעיף הזה הוא עוד אותו קין על מצחה של הקואליציה העתידית.

אני מצטרף להמלצה. בסדר גמור. אולי אחרי שאני אעלה את ההסתייגויות בהתאם לסעיף 86, בלי הגבלת זמן, אלא אם אתה רוצה לשנות. תעלה את זה בוועדה אלטרנטיבית,

לא, לא נעלה בשום ועדה חלופית.

הייעוץ המשפטי, אני מצפה ממנו לעמוד על הכללים שהוא עמד עליהם כשאני הייתי יו"ר ועדה.

שלוש דקות לרשותך. אני רוצה להמשיך את דבריו של חברי זאב אלקין מהוועדה המסדרת. בסופו של דבר יש פה חוק פרסונלי שנועד, כמו שאמר גם גלעד קריב, להכניס לתפקיד שר אדם שכבר הורשע פעם אחת בפלילים, עכשיו הורשע פעם שנייה. כל זה בתהליך חפוז של הצעת חוק פרטית שמשנה חוקי-יסוד, כל זה כאשר אנחנו גם עושים את ההליך מזורז, פטור מחובת הנחה. באיזה הגיון יכול להיות שאנחנו עכשיו גם עושים את מעט הזמן שעוד יש לציבור לשזוף את עיניו בחוק הזה, בין החיקוק שלו לפרסום ברשומות, גם את המעט זמן הזה אנחנו הולכים לקחת לציבור ולא לאפשר לו לראות באיזה חקיקה מדובר.

09:34) מעבר לחקיקה הפרסונלית כלפי מה שנקרא "חוק דרעי", אנחנו עושים את אותו דבר כלפי החוק של שר נוסף במשרד הביטחון. כמו שאמרנו גם על הדבר הזה, אני חושב שאין בעיה עם שר נוסף בכל משרד, גם במשרד הביטחון. יושב פה חברי מיכאל ביטון שהיה שר נוסף במשרד הביטחון. אבל גם כאן יש בעיה קשה של נושאי סמכות ואחריות, כמו שראינו את ההבדלים הגדולים בין לשון החוק, שלכאורה מדובר בלשון חוק מאוד פשוטה וברורה לבין ההסכם הקואליציוני המאוד מאוד פתלתל בין סיעתך, אדוני היושב-ראש, ממלא-מקום היושב-ראש, בין לשון ההסכם הקואליציוני של סיעתך עם סיעת הליכוד, ששם סעיף אחרי סעיף אנחנו רואים את הפער העצום בין מה שלכאורה אתם מדברים על לשון החוק לבין מה שמתבטא בהסכם הקואליציוני. ורואים שבעצם אנחנו הולכים למנות שר נוסף ומשרד שבעצם יש לו סמכות לעשות override על השר שמעליו במגוון נושאים, בין אם זה בתשובות לבג"ץ, בין אם זה במינוי קצינים בכירים. חברי מיכאל ביטון, הייתה לך סמכות למנות קצינים בצה"ל כשהיית? רציתי אבל לא הספקנו.

מתן, יש לי רק שאלה, אני אנצל את מקומי. התחולה המיידית משפיעה במשהו על הדברים הנחמדים שאמרת? אני מנסה למקד אותך לטיעון, כי פשוט יש לך עוד איזה 20 שניות. - - - הרקע הזה הוא מסד עובדתי לטיעון. אדוני סגן היושב-ראש, כמו שאמרתי - - ממלא-המקום, היושב-ראש החליפי. היושב-ראש החליפי, אז כדאי להתחנף אליו כבר מעכשיו. כמו שניסיתי לטעון בתחילת דבריי, בעצם אני אומר שדבר כל כך מהותי, לא יכול להיות שאנחנו גוזלים מהציבור את מעט הזמן שאולי יש לו עוד סיכוי לראות מה קורה בדברים האלה, את מעט הזמן. ואנחנו בעצם עושים מהפכה חוקתית כל כך משמעותית בלי לתת לציבור אפילו קמצוץ של זמן להביע את עמדתו בנושא. זה יפה שאתה מצפה מאיתנו ענייניות כשכל החוק הזה זועק חוסר ענייניות. בעיקר מה שחסר סביב הצעת החוק הזאת זה זמן. תודה רבה. בהחלט חסר זמן, זאת המציאות. אני מבקש שיירשם לפרוטוקול שחסר זמן של הציבור. כן, כן, מאוד חסר. שמתי לב בייחוד כשניצלת את הזמן שניצלת. שיירשם לפרוטוקול גם החיוך של מתן כהנא כשהוא אמר שחסר זמן, כי לא רואים חיוך בפרוטוקול. אני בדרך כלל מחייך, כמו שאתה מכיר אותי,

ארבל, אתה רוצה לקנוס אותנו על חיוכים? לא, אדרבה ואדרבה. שישווק את הבלוף, רק שלא יאמין בו. - - - מתן, אתה מפריע לחברך חבר הכנסת בליאק. אנחנו לפי סדר חברי הוועדה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש החליפי. תראו, הנושא שאנחנו נמצאים כאן בגינו עכשיו זה עוד אפיזודה באירוע המופרע שאנחנו חווים פה בימים האחרונים. היה איזשהו פרסום בתקשורת, נכנסתם ללחץ, לאיזשהו סרט פרנואידי שמבטא היטב את הלך הרוח בקואליציה המתגבשת שלכם, שאף אחד, איש לא מאמין לרעהו, ונתניהו חלש וסחיט לא רק בידי השותפות שלו, אלא גם בידי המפלגה שלו. מה שקרה פה אתמול זה באמת ניסיון של מחטף בניגוד לכל

אתה מדבר על סגירת הדיון בוועדה על ידי יוליה בשקר, בתרמית, בהצגת מצג שווא, שהיועצת המשפטית אמרה לה לסגור את הדיון בוועדה? אני בעיקר לא מצליח להבין את המהות של האירוע הזה. נאמר פה שפרסום ברשומות זה אירוע דקלרטיבי. אם זה רק דקלרטיבי אז מדוע אתם מוסיפים את הסעיף הזה? ואם זה לא דקלרטיבי, אז יש לזה משמעות.

אז לא זו בלבד שאנחנו מקדמים כאן חוק פרסונלי רטרואקטיבי שנועד להכשיר עבריין סדרתי להתמנות לשר במדינת ישראל, לא זו בלבד שאנחנו מורידים נורמה ערכית מוסרית באמת לרמה שהיא חסרת תקדים, לא זו בלבד שכל ההליך הזה מתבצע בצורה חפוזה תוך כדי מצב בלתי נסבל שהוועדות מהנהלות במקביל למליאת הכנסת ימים ארוכים, ובאמת מליאת הכנסת הפכה לאיזשהו אירוע ביקום מקביל שאף אחד לא בדיוק יודע מה קורה שם ומדוע היא נפתחת ומי משתתף באירוע הזה, אז עכשיו אתם מוסיפים חטא על פשע ודורסים עוד נורמות. ונאמר אתמול על ידי היועץ המשפטי של הוועדה שהוספת הסעיף הזה היא לא דרך המלך. בעבר אם זה נעשה אז זה נעשה במקרים מאוד חריגים. אין פה שום הצדקה כפי שאין שום מילת הדחיפות בקידום החוק המושחת הזה, כך אין שום מילה להוספת הסעיף הזה. אז אתם מתנהלים פה בצורה לא דמוקרטית, בצורה דורסנית תוך כדי רמיסה של כל הכללים של הבית הזה. ואני מאוד מקווה,

שיבוא היום והציבור שלכם יתחשבן אתכם, כי אין לכם רוב גם בציבור שלכם. אנחנו רואים את זה גם בסקרים שפורסמו לאחרונה.

גם בציבור שלכם, בייחוד בציבור של מצביעי הליכוד אין רוב לקידום ההליך המושחת הזה. תודה רבה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה. היושב-ראש, אני חושבת שחוץ מאשר להכתיב לנו קודי לבוש חדשים - - - חכי, זה יבוא. זה יגיע, אוקיי. אני אוסיף לך 20 שניות. זה יעלה בהנהלת הקואליציה בקרוב, אנחנו חושבים על זה. לא חשבנו אחרת. אבל תנו לנו זמן גם להציע הצעות ולהגיש הסתייגויות. בוודאי, הסתייגויות ונושא חדש, הכול. אבל, אדוני, יהיה תקציב מיוחד ללבוש? אנחנו נדון בזה. הוספתי לה 10 שניות, לא להוסיף לה עכשיו שעה. זאת לא הייתה הערה סתמית. אני חושבת שמה שראיתי בחודש - - - רק שנייה, מעירים לי פה שהפרוטוקול איננו רושם ציניות, אז אני מבקש להוסיף בפרוטוקול ציניות. ציניות בסוגריים. העליתי את זה כי אני חושבת שהדיון וצורת הדיון והכתבת גם שפת הדיבור בתוך הוועדות הגיעה לשיאים, ובמיוחד גם הייתי רוצה שהיושב-ראש של הוועדה יהיה פה כדי לשמוע, את האמת זה מזעזע. תרבות הדיון בתוך הוועדות, ההשתלחות של היושב-ראש בח"כים עוברת את השיאים שמוכרים בעבר. אני חייבת להגיד שגם כן הנושא הזה אני מתפלאה עליכם, חברי הקואליציה הנוכחית, אופוזיציה עתידית, מזה שאתם מתפלאים מהמהירות שרוצים להחיל את החוק. הרי כל גנב בדרך כלל כשהוא נכנס הביתה והוא רוצה לגנוב משהו, הוא עושה את זה מהר מהר ורוצה לצאת לפני שיתפסו אותו. כנראה שזה מה שקורה עם החוקים האלה. רוצים להחיל אותם מהר כמה שאפשר לפני שמישהו ישים לב לדבר המתחולל. ואני רוצה להתמקד דווקא בעצם העובדה שהחוק הוא חוק-יסוד, ומדבר על שר שני. אני רוצה להתמקד בעניין של שר שני. תראו מה קורה, אני קיימתי דיונים על חוקים אצלי בוועדה לקידום מעמד האישה, ובאו ממשרדים ואמרו שהחוק הזה יחייב אותנו בשינויים בתוך המשרד, בהתכוננות, בחלוקה חדשה לעבודה, בהוספת תקנים, תנו לנו זמן כדי שנוכל לבצע את העבודה כמו שצריך. וביקשו שניתן להם ארכה בהחלטת החוק שלושה חודשים או לפעמים שישה חודשים כדי שהם יתארגנו בתוך המשרד. פה אנחנו מדברים על הוספת שר חדש, ובפועל אנחנו מדברים על סיפוח. הרצון בלספח שטחים תחת כיבוש. אנחנו מדברים על בעיות שיהיו בתקשורת בתוך המשרד עצמו בין השר הקיים לבין השר הנוסף, מדברים על עובדה שצריך אולי לפצל איזושהי עבודה או להעביר יחידות תחת אחריות של שר אחר, ורוצים מייד, מייד שהחוק יתחיל לפעול באותו יום שמצביעים עליו בתוך הכנסת. יש היגיון בזה כדי לדרוש מאיתנו להיות הגיוניים בדיון? למרות שהיינו הגיוניים עד עכשיו. אבל לבוא בדרישה כזו ברגע האחרון, למה? כי גיליתם פתאום שיש איזשהו צד בתוך המדינה הזו שנקרא המדפיס, שאין לכם שליטה על איך שהוא יעבוד באותם ימים? אם ידפיס את זה תוך יום או ידפיס את זה תוך יומיים או חס וחלילה העובדים שלו יצאו לחופשת חנוכה ואתם לא תספיקו. ואז צריך להכריע ולהביא חקיקה מיוחדת ולעשות את כל הבלגן שהיה כדי לשלוט בעוד אזור שאתם לא שולטים בו, שזה המדפיס הממשלתי שיכול להיות שהוא ייתן לכם את זה אחרי יומיים, חס וחלילה, ולא אחרי יום? תתחילו להתרגל, ככה זה, לפעמים אתם לא שולטים בכל דבר. אי-אפשר לכפות חוקים ולשנות סדרי דברים בתוך הכנסת, ותרבות שקיימת כבר שנים רבות, כי גיליתם שאתם לא יכולים לחכות יום אחד. תודה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת אוריאל בוסו. אדוני היושב-ראש, אנחנו בחג החנוכה שהוא באמת חג רוחני אמיתי. מיכאל, דבר תורה. קדימה. גם לאלקין יש דבר תורה, רציני, בלי הגבלת זמן. באבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, שהוא אח של הסבא שלי, היה נוהג בחג החנוכה לומר: חג חנוכה שמח. שמ"ח, ראשי תיבות שבת, מילה וחודש, שזה הרעיון שמי שיודע שהרי בחג החנוכה היוונים ביקשו, כחלק ממחיקת הסממנים ודחיקת העם היהודי, את שלושת הדברים הללו לאסור על היהודים לקיים את קדושת השבת, וכמובן את מצוות ברית מילה ואת קידוש החודש. ולכן בחג החנוכה הוא היה מקפיד לומר: חג חנוכה שמח, להדגיש שזה כנגד אותם שלושה סממנים יהודיים. אני שומע את הרעל למעשה של חברים כאן בוועדה, ולא רק. הדבר היחיד שאנחנו באים כחלק מהקמת הממשלה זה באנו חושך לגרש. באנו חושך לגרש כי אנחנו עם חסינות, ואומרים עוד הפעם שמורשע,

כשהם יודעים שהם עוברים על תקנת השבים, אבל במסגרת החסינות שלהם הם זורקים הרבה רעל, אבל זה לא תופס.

אתם מדברים על סקרים. חבר'ה, עברנו את הבחירות, הסקרים האלה לא רלוונטיים. הסקרים האמיתיים היו בקלפי, והעם אמר את דברו בצורה מאוד מאוד ברורה. הדבר היחיד שאנחנו רוצים כאן בוועדות זה לקיים - - - מה העם אמר? אני מבקש לא להפריע לו, חבר הכנסת בליאק. העם אמר להכשיר עבריין סדרתי? אתה צריך תרגום לתוצאות הבחירות, בליאק?

אני מבקש לא להפריע לו. רציתי לדעת מה אמר העם.

העם אמר את דברו שהם מבקשים מאיתנו למשול. אבל אתה יודע מה, שמחה, יש לנו טעות אחת, החוק הראשון שהיינו צריכים להעביר כאן בוועדה זה שמי שיש לו רוב בכנסת יכול להעביר חוקים בכנסת. אולי זה חוק שצריך להעביר, ואת זה לא עשינו. ולבטל אופוזיציה, זה החוק הראשון.

גם על הדבר הבסיסי הזה אתם - - - זה חוק של סטלין.

אז תרכיב את הממשלה ותעשה מה שאתה רוצה.

בוסו, זה חוק שסטלין העביר. אתה רוצה להיות סטלין? זאת הצעה לסדר. חבר הכנסת סימון דוידסון, אתה טוען שהחוק שרוב יכול להעביר חוקים זה חוק של סטלין? אני מנסה להבין. תחדד. - - - אם אתם בטוחים בעצמכם תרכיבו ממשלה במקום לסחוט אותה. חברת הכנסת מיכל שיר, את הדוברת הבאה. אני רק חייב שתחדד לי, טענת שחוק שמאפשר לרוב לחוקק חוקים הוא חוק של סטלין. חד-משמעית. תודה רבה. - - - אם אנחנו מיותרים פה נלך הביתה, תהיו סטלין. ערוץ הכנסת, לטיפולכם. תודה רבה.

את לא היית פה, אבל גם הנושא של הלבוש הולך להשתנות. השקעת הרבה מאוד בבגדים יפים, זה הולך להשתנות. ותתחילי לבדוק את החצאית שלך. לא, זה לא כזה יפה, זה בסדר, בגדים של שיין. ותסמכו עלינו שאף אחד לא יתערב לנו בבגדים. תפסיקו, באמת, תהיו רציניים. לא אני אמרתי, אמר את זה יושב-ראש הוועדה.

סמוך עליי שאף אחד לא יתערב לכם,

מצוין, טלי, עם זה אני מסכימה איתך. אין לי בעיה עם זה, רק ביקשתי שיהיה תקציב מיוחד לזה. הכול בסדר, אין צורך בתקציב.

אתה מפריע לחברת הכנסת מיכל שיר לומר את דברה, שכולנו מחכים לשמוע. חברת הכנסת מיכל שיר, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה. אני חייבת קודם כול לפנות לחבר הכנסת בוסו. קודם כול התחלת באמת בדברים מאוד יפים, שלרגע אחד ככה הקשבנו וחיממו לכולנו את הלב,

להבדיל ממה שאתה חושב אולי, או שחבריך לקואליציה המתגבשת חושבים, אנחנו כן מספיק יהודים, ואנחנו אוהבים את היהדות, שלא שייכת, בפעם האחרונה שבדקתי, רק לכם. או כמו שאני כל הזמן אומרת: אתם לא היהודים היחידים במדינה הזו.

וכשאתה אומר כאלה דברים ופותח בדברים יפים כל כך, ואחר כך ממשיך בבאנו חושך לגרש, אתה עושה אקט - - - זה הפזמון של חג החנוכה. תן לי רגע להשלים.

לא להפריע לחברת הכנסת מיכל שיר לדבר, בבקשה. אתה עושה אקט של הרחקת ציבור מהיהדות. אני מקווה שאתה מבין את הנזק העצום באופן שבו אתה בוחר לומר את הדברים, וזה נורא ואיום. זה נורא ואיום. אז זה דבר אחד. דבר שני, אתה אומר שהציבור בחר, מה בחר. 65% מהציבור, כולל אלא שהצביעו לכם לא מעוניינים בזה. אף אחד לא חשב שעוד לפני הרכבת ממשלה, עוד אין לכם ממשלה בכלל ואתם עושים מחטף. אז אם הייתה ממשלה, אתה יודע מה, גם לא בסדר, אבל לפחות היינו אומרים שיש בזה סוג של היגיון,

לפני הרכבת ממשלה, כתנאי להרכבת ממשלה, לקחת כן, אתה לא אוהב לשמוע את זה, אבל לא אני קבעתי את זה. ואני מאוד מכבדת את אריה דרעי,

באמת, זה איש עם זכויות, והוא באמת אישיות ציבורית קודם כול נעימה, חכמה, שעשתה הרבה טוב לעם ישראל, אני לא מבטלת את זה. אבל באמת, בית המשפט קבע שני דברים, שהוא קיבל את הדין עליהם. הוא קיבל את הדין עליהם. ואתם רוצים לשנות חוק? זה ברור שהוא לא יכול להיות שר, ואתם באים לשנות את החוק הזה כדי להלבין אותו. ואתם עושים את זה לפני הרכבת ממשלה, שזה אפילו עוד יותר מעלה את החשד ואת החשד הציבורי לסחיטה. זאת פשוט סחיטה. אז שוב אני אומרת, זה עניין של מראית עין.

בסחיטה הם מבינים. וזה חמור. זה חמור מאוד. ותנועה מפוארת כמו תנועת ש"ס, שאני תופסת אותה באמת כתנועה חברתית, שבאה לקראת הציבור, שהחקיקה הראשונה שלה היא לא למען הציבור, אלא באמת למען הכשרת עבריין, כי אתם סוחטים את ראש הממשלה לעתיד נתניהו, כי אתם לא סומכים עליו. זה רע מאוד. זה נראה רע מאוד, ולכן 65% מהציבור בכל סקר שהוא אומר: חבר'ה, לא לזה הצבענו. אז אתה בעצם אומר: אני גם מצפצף על הציבור. זאת הטענה לגבי מה שבוסו אמר. (היו"ר שלמה קרעי, 09:51) לגבי עניינינו. אתם אומרים שפרסום ברשומות זה כרגע בגלל סעיף 8, וזה לא עניין לציבור. אבל כפי שחברתי השרה אלהרר אמרה לפני מס' ימים, לא רק שאין לכם ממשלה, אין לכם הסכם קואליציוני אחד לרפואה שהוא חתום. ההסכם על הג'ובים כבר חתומים.

לא, אין הסכם קואליציוני אחד חתום. הג'ובים חתומים. זה אומר שהחוק הזה הוא סוג של תנאי להרכבת ממשלה.

תודה. שנייה, משפט.

אם אין הסכם קואליציוני ואין ממשלה זה אומר שלכאורה גם אין ממשלה מסתמנת, אז זה לא עניין של ממשלה, אז למה לבטל גם את הציבור? אתם מבטלים גם את הציבור, כי אתם אומרים שפרסום הרשומות לא. אנחנו לא נבשר לציבור על מה כנסת ישראל החליטה, כי זה עניין של ממשלה על ממשלה שעוד לא נולדה. משהו כאן צריך להיות סוג של איזון. אתם נותנים כאן ציונים שהם לא אמיתיים, הם לא תופסים מים. תודה, חברת הכנסת שיר. חברת הכנסת טלי גוטליב, שלוש דקות לרשותך.

חברים, רק כדי להסביר מה עומד בבסיס תחולה. באופן עקרוני פקודת סדרי השלטון והמשפט קבע שתחולה מיום פרסום ברשומות, אלא אם נקבע אחרת כדי להגן על האזרח כיוון שאי ידיעת הדין אינה פוטרת. והעובדה שאדם לא יכול להתגונן מפני אחריות בפלילית או עוולה נזיקית ככל שמישהו טוען כנגדו כשזה פורסם ברשומות. במקרה הספציפי הזה לא מדובר בחוק שיוצר עוולה או עבירה פלילית ולכן לא צריך - - - הוא יוצר. לא, תכף אפנה אותך לחוק הפרשנות. תמתינו, אסביר לכם, באמת בשמחה. ואם מישהו רוצה לעתור נגד החוקתיות של החוק? תודה, חבר הכנסת קריב, תודה. הרעיון שעומד בבסיס תחולה מפרסום ברשומות זה הגנה על האזרח. במקרה הספציפי הזה אנחנו לא מדברים על הגנה על האזרח, כי אנחנו יוצרים הסמכה. בחוק הפרשנות ההסמכה - - - רוצים להגן על האזרח מפני - - - עבריין. השרה אלהרר, תודה. אבל מה אמרתי לך אתמול, חברת הכנסת קארין? אני כבר רגילה לסגנון.

תקראי לי טלי, לי לא משנה הטייטלים. אני כבר מבינה את הסגנון. זה בסדר, תעירי לי כמה הערות ביניים כשאת רק רוצה, וזה לא יוציא אותי מהחובה לומר לך בדיוק את הוראות החוק 10(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, וחוק הפרשנות כשלעצמו, ששם קובע הסמכה של אדם והסמכה מרגע החקיקה בשעה אפס נקודה אפס אחד. ולכן כל ההתעקשות שלכם לראות בזה רק הסמכה להיות מסוגל להיות שר.

עורכת הדין גוטליב, זאת לא הסמכה, לא על זה מדובר.

אבל אי-אפשר סתם לזרוק מושגים בחלל האוויר. מה בין זה לבין העיקרון של ההסמכה?

אבל חבר הכנסת קריב - - - גם אנחנו יודעים לקרוא חקיקה,

חברת הכנסת גוטליב. תקרא, בבקשה. הם פשוט לא הביאו חברת כנסת,

חבר הכנסת טור פז. אתם יכולים לקרוא לי - - - יש לנו יועמ"שית. לא, באמת. חבר הכנסת קריב, תודה. אבל אתה יודע שגם כשאתה מתפעל סתם זה פחות מרשים אותי. פשוט שלמה קרעי רוצה יועמ"שית מטעמו, אז הינה הוא

העובדה שאדם הוא עובד ציבור הוא קודם כול מחויב לציבור, ובטח ובטח לתפקידו. ואנחנו כאן - - - או, לציבור. חבר הכנסת קריב, קריאה שלישית. חמש דקות. אתה מאריך לי בחמש דקות?

הוא לא מאריך לך בחמש דקות, הוא הוציא אותו לחמש דקות.

(חבר הכנסת גלעד קריב יוצא את אולם הוועדה,

אנחנו כאן לחוקק, ואנחנו כאן - - - אתם כאן לשלוט, תגידי לשלוט. אנחנו כאן לשלוט. אז תשלטו כבר, תתחילו לשלוט כבר. - - - השרה פרקש הכהן, לא להפריע.

ושיובהר, ממש, יושבים פה חברי כנסת, ואני אינני מעליכם ואתם אינכם מעליי, כולנו כאן בני אדם שווים בה במידה. ואני אגב מכל מלמדיי השכלתי.

כשתגידי משהו שאני לא יודעת אני אקשיב לו בקשב רב. אבל את יודעת הכול, מה אנחנו יכולים להגיד לך? אני ממש לא יודעת הכול. אגב, למדתי ממך, ולא האמנתי, לדוגמה, שאתה תהיה חשוד בגזענות ובאנטישמיות, ושמעתי אותך מדבר ליו"ר בצורה מזעזעת. לא ידעתי את זה עליך, ונתתי לך את כל הקרדיט שבעולם.

וזה לא דבר שאני רוצה ללמוד.

זה הדבר האחרון שנשאר לך לדעת.

אני רוצה ללמוד פה שאנחנו כאן כדי לדבר דברים הגיוניים, ולא לחזור אחד על דברי השני את אותו דבר בלי לחשוב לרגע.

לסיום אני רק אומר ליו"ר ולחברי הוועדה, תחולה נועדה להגן על האזרח, בעוד שפה זה לשר ולמחוקקים עצמם.

אנחנו נותנים סמכות לחוקק את זה נכון, וזה

חבר הכנסת ארבל, בבקשה, שלוש דקות. טיעון חזק, תרים את הקול. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרות. אנחנו גאים שחברי הקואליציה עושים פיליבסטר. אני מבקש ממך להאריך אם אתה יכול. שלום וברכה, חבר הכנסת ביטון, בוקר טוב גם לך. בוקר אור. אנחנו הגענו לסיטואציה, ולא כפי שסיפרתם פה, ואני לא מזלזל בכישוריו העיתונאיים של עיתונאי כזה או אחר, ולא של מיכאל שמש, הגענו כאן לסיטואציה של סעיף 8 מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אחרי אותה כתבה שפורסמה בעיתון דה-מרקר פניתי באופן אישי כאן בבניין הכנסת.

תעדכן אותנו. אני מזמין אותך להיכנס.

אני גם לא יודע.

היה עיתונאי בדה-מרקר מטעמכם, כנראה מטעם האופוזיציה. תאמין לי, הלוואי שהיה לי עיתונאי בדה-מרקר. הלוואי שהיו לנו עיתונאים. בינתיים ערוץ 14 שלכם. השרה אלהרר, את רוצה לשמוע?

הוא כתב רשומה בעיתון, פוסט בלעז, שבו הוא בעצם מאפשר וכותב לגדעון סער את כל הדרכים כדי להימנע מלכבד את חקיקת הכנסת. אז מזה נלחצתם? פשש, עיתונאי בדה-מרקר, מי ישמע. 5,000 קוראים, מי ישמע. חבר הכנסת טור פז, אתה בקריאה ראשונה.

זה בדיוק מה שאמרתי לו. בליאק, אתה בקריאה ראשונה. מייד לאחר אותה כתבה, שלדעתי קרובה מאוד להיות סוג של המרדה, אבל אני שם את זה בצד. וואו, יש דבר שהוא לא המרדה? השרה אלהרר, קריאה ראשונה. די, תירגע כבר.

כפי שמתבקש, פניתי ליועץ בלשכתו של גדעון סער בצורה הכי הכי הכי ברורה, ישירה.

אני לא עומד בחקירה נגדית כרגע. ופניתי אליו בצורה ישירה כאן בבניין הכנסת, נכח בפגישה גם בכיר ממשרד המשפטים, שאני לא אזכיר את שמו. ושאלתי אותו האם בכוונתו של השר סער, לא באופן אקטיבי חלילה וחס, להימנע מלחתום ולהעביר את זה לרשומות, שמא הוא שוקל אולי לנסוע לחו"ל לכמה ימים. והתשובה שלו הייתה: תשמע,

שאלת קיטבג, הבאת רעיון. למה אתה שואל שאלת קיטבג? ברגע שקיבלתי כזו תשובה חובתי וחובתנו - - - בגלל יועץ פרלמנטרי הכנסתם את הדבר הזה? - - - חברת הכנסת שיר, תודה. חברת הכנסת שיר, בגלל חוסר אמון בגדעון סער, כן. לא, זה בגלל חוסר אמון ביניכם. בגלל חוסר אמון בגדעון סער. גם לך אין אמון בגדעון סער, עברת ליש עתיד. על החושד בכשרים אתה יודע מה נאמר, משה.

חברת הכנסת שיר, את בקריאה ראשונה. - - - בגלל חוסר אמון בגדעון

בגלל אותו עניין מאוד מאוד פשוט, שעלול חלילה וחס להביא חקיקה של הכנסת בארבע קריאות, לא בשלוש קריאות, לעיכוב לא לגיטימי לכניסתה לתוקף, כן, התכנסנו כאן. התווסף סעיף לחוק בצורה מאוד מאוד ברורה, שמבקש לכבד את הבית הזה, ומבקש לכבד אתכם כחברי אופוזיציה שמתנגדים, ומבקש לכבד אותנו כחברי קואליציה שתומכים. וכן, יש משמעות. ורוב שמכריע זה לא סטלין,

חבר הכנסת דוידסון, רוב שמכריע זה הליך דמוקרטי שמבקש להביא חקיקה בצורה טובה,

לא שמעת את מה שחבר הכנסת בוסו אמר, שהחוק הראשון שצריכים להעביר בכנסת הוא שהקואליציה מעבירה את החוקים. זה מה שאמרת. לא, שמי שיש לו רוב בכנסת יכול לחוקק חוקים. כל חוק שאתה רוצה. זה מה שאמרת, כל חוק. זה דמוקרטיה?

אחרי שהבהרתי את - - - בלי שום פרוצדורה?

אבל עוד אין לך ממשלה. זה לא סטלין, זה גם האימא של סטלין. תודה.

הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה. - - - תחוקקו אחרי שיש ממשלה. חברת הכנסת שיר. אחרי שהבהרתי את הנסיבות שהביאו אותנו עד הלום, אני באמת קורא לכם כמי שמכבדים את הבית הזה לכל הפחות לסעיף 8, לכבד את תהליך החקיקה ולתמוך בסעיף הזה.

אנחנו עוברים לאלו שאינם חברי ועדה, שתי דקות לרשות כל

אז הינה, אני רוצה להגיד לכולם שראש הממשלה המיועד, ובמקרה גם ראש המפלגה של יושב-ראש הוועדה הזמנית הזאת, הוא מאוד קשוב לרחש הציבורי. אני בטוח שאתמול הוא שמע וראה את ערוץ 13 שפרסם את נתוני הסקר באשר לשביעות רצונו של הציבור לגבי הממשלה המסתמנת. ואני רוצה לצטט: 65% מהציבור מתנגדים למינוי של הרב חבר הכנסת דרעי לשר, ומתנגדים לשינוי של החקיקה. כולנו מכירים את ראש הממשלה המיועד, הוא בלחץ מהסקר הזה. נתחיל מזה. ושום חקיקה לא תשנה את זה, כי חקיקה רק תגביר את התנגדות הציבור. הוא יותר בלחץ מזה שדרעי לא ייתן לו להקים ממשלה,

החקיקה הזאת רק תעלה את אחוז האנשים שלא מרוצים. אני מניח שתוך שבוע מאז שהחוק הזה יעבור זה גם יגיע ל-75%, וכך נדבר על המספרים.

אלו מספרים פשוטים, לא צריך ללמוד לימודי ליבה בשביל המספרים האלה. 24% בלבד תומכים בחוק. ואני במקומו, וגם במקומך,

כבר הייתי מודאג מהנתון הזה.

56% מהסקר אומרים שנתניהו נלחץ ונכנס לדרישות של - - - תרחיק את המיקרופון מהפה,

אתה גורם לאוזניים של כולנו לצרום מזה. האוזניים שלנו נשרפות מדברים אחרים, לא מזה. זה מהרעש, לא מהמהות, לא מהתוכן, נכון?

רק הווליום מפריע לך, לא תוכן דבריי, אז אני לא צריך לחזור על הדברים. לא, אני אחזור על הדברים. 65% מהציבור מתנגדים למינוי של הרב חבר הכנסת אריה דרעי לתפקיד השר, ולשינוי חקיקה. נמשיך בהמשך גם להביא עוד נתונים מעניינים, שאני מניח שגם אתם בקואליציה המסתמנת בדיוק יודעים לקרוא היטב את הנתונים של הסקרים. סובה, כמה אחוזים מתנגדים? 65%. כמה? כמה? 65%. זה יותר מח"כים בקואליציה המסתמנת. זה יותר קרוב לשני שליש מאשר לחצי.

65% מתנגדים. השרה אלהרר, בבקשה. - - - השרה אלהרר, שלוש דקות לרשותך.

אלו אותם סוקרים שנתנו לש"ס שמונה מנדטים? אתם תמיד יותר מהסקרים. תודה, חבר הכנסת קריב. בבקשה.

אדוני יושב-ראש הוועדה, אני רוצה לפנות ליועץ המשפטי לוועדה, עורך דין גור בליי, ולעדכן בעובדות. העובדות הן שב-13 בנובמבר קיבל חבר הכנסת בנימין נתניהו את המנדט להרכבת הממשלה. היום, רק תעדכנו אותי, מה התאריך? 20 בדצמבר. היום ה-20 בדצמבר. 2022. 2022. תודה רבה, חבר הכנסת ביסמוט, על העדכון. עד לתאריך זה טרם נחתמו הסכמים קואליציוניים. ומה קרה בינתיים? בינתיים הובאו לכנסת שלושה חוקים שמשנים סדרים. סדרי עולם, לא סתם סדרים. לא, סדרים. הרס הדמוקרטיה. הרס הדמוקרטיה אפשר. מי הפרשן? חבר הכנסת טייב ממפלגת ש"ס. אני פשוט עוזר לכם. פשוט מכיר את העובדות. שלושה חוקים, האחד קוראים לו "חוק דרעי", האחד קוראים לו "חוק סמוטריץ'", והאחד קוראים לו "חוק בן גביר". חוק לכל ח"כ. כן, כל אחד קיבל חוק על שמו לתפארת מדינת ישראל. מה עם גולדקנופף? זה ממש לא בסדר.

כל הדבר הזה קורה - - הוא קיבל מספיק. - - כשהכנסת עובדת בחנוכה, המליאה פתוחה. - - - אדוני היו"ר, אתה תשמור על זכותי? המליאה פתוחה במקביל לדיונים ובהן הסתייגויות, אני מזכירה, אין ממשלה. כל הדבר הזה קורה - - - יש ממשלת מעבר שלא עושים כלום, זה לא אין ממשלה. יש ממשלת מעבר שלא עושה כלום, זה כן. אין עשייה, יש ממשלת מעבר.

למדתי מפי הגבורה.

- - - טלי, אנחנו אשמים ביוקר המחיה, אנחנו אשמים בהכול. אבל היא באמצע הדברים, קצת נימוס. זה לא לשכת נתניהו פה עם ברוורמן וזה, תני לה לסיים לדבר. אני מסבירה לך שאני לומדת מפי הגבורה. קארין נוהגת להפריע לכולנו, אז אני עושה בדיוק אותו דבר. טלי, נראה לי שגור התעייף, אולי תתחלפי איתו? היועצת המשפטית לוועדה, תני לה לדבר בבקשה. יש יועץ ויש יועצת. נראה לי שקארין מסתדרת.

- - - טלי, אני פשוט מתחילה להבין למה מיום שנבחרת לכנסת את כל כך חרדה שהיועצת המשפטית תמשיך בתפקידה. טלי, לא להגיב. אה, בטח, למה? היא תמצא עליי משהו ולא ידעתי? שגנבתי מחק - - - בכיתה ג'. את כנראה רוצה את התפקיד שלה, את כל כך טובה בפרשנות. ממש לא. תודה. נבחרתי ואין לי כוונה ללכת לשום מקום. ככה זה עובד כשנבחרים על ידי הציבור. התחלתי להבין את האירוע.

משפט אחרון.

בסוף ייעוץ משפטי לכנסת הוא ייעוץ שצריך לדאוג לכל חברי הכנסת. גם לאופוזיציה יש זכויות, הפתעה. הפתעה גדולה. אבל הציבור אמר את דברו. פשוט בשנה האחרונה לא ראינו את אותן זכויות. קינלי, למה אתה מפריע לי? עכשיו תראו, שלטון הרוב זה לא דמוקרטיה. את שלטון הרוב יש ברוסיה, יש בטורקיה, סוריה, זאת לא דמוקרטיה. בישראל, כזו שאנחנו חיים בה ורוצים להמשיך לחיות בה, דמוקרטיה זה גם זכויות המיעוט. אז נכון, היו בחירות והעם אמר את דברו, ויש קואליציה מסתמנת, ויש גם אופוזיציה מסתמנת. וכשמביאים את הסעיף הזה, אני חייבת לומר שניכר מאוד שכל מה שמוליך אתכם מהיום שקיבל את המנדט ועד לרגע זה זה פחד. תודה, השרה אלהרר. לא סיימתי.

אבל הפריעו לי. עברו חמש דקות מאז שהתחלת לדבר, תודה. לא עברו חמש דקות. אתה מפסיק אותי באמצע הדברים. אף אחד לא מפריע לעבוד במשרד שלך. עברו. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. אתה הפסקת אותי באמצע הדברים, שיירשם בפרוטוקול.

חברת הכנסת ביטון, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. חג שמח. אפתח בלמסור מזל טוב לבתי נועם שחוגגת היום 18. מזל טוב. אתם יכולים גם לשיר לה, היא תתרגש נורא. אחרי זה נשיר. אבל מעל במה זו אני רוצה להתנצל בפניה. אני רוצה להתנצל בפניה שאימא שלה יושבת בוועדות שיעבירו חוקים לא ראויים. אני יכולה רק להבטיח לה שבכנסת הזו אני אפעל להעביר חוקים ראויים יותר. אז אני מודה לכם. ואני חושבת שהדברים שנאמרים פה מדברים בעד עצמם, ויש מקום לחישוב מסלול מחדש.

תודה, חברת הכנסת ביטון. לפני שנמשיך אני מבקש לתת לגור היועץ המשפטי, ולאחריו למשרד המשפטים. גם אני ארצה להתייחס, אפשר, שלמה? זה באותו נושא. השרה פרקש, גור ימשיך, תהיי אחרי זה.

מה שהוא אומר אתה עושה הפוך, אז בשביל מה זה טוב?

הוא הבהיר בתחילת הדיון שזה בדיוק אתם שעושים הפוך מהייעוץ המשפטי. אתה לא מקבל את הייעוץ שלהם. תודה, סימון. סימון, כדי לדעת ולהבין מה הפוך. אם לא שמתם לב, הייעוץ המשפטי הודיע גם בדוברות הוועדה אתמול וגם הבוקר שמי שפועל בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי זאת דווקא האופוזיציה.

כמה דברים. דבר ראשון, לפני שאתייחס לתיקון עצמו, לצערי אני רואה שהיא יצאה, אבל רציתי להתייחס לדברים של חברת הכנסת אלהרר. השרה.

סליחה, השרה אלהרר. מה יש לכם? מה אתם כל כך מחוברים לטייטלים שלכם? כולם כאן בני אדם. זה מה שנשאר להם, חלול וריקני. אני זוכר רק 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22. את זה אני זוכר.

אתה רוצה גם את המשקל שלי? סימון, אתה יודע מה האחוז שמתנגד למהלכים שלהם? 65%. 65%. תודה. בבקשה. אני רוצה להתייחס לדברים שאמרה השרה אלהרר, ואני בהחלט מסכים איתה שחובתנו כייעוץ משפטי לכנסת לשמור על הזכויות הדיוניות של כל חברי הכנסת. אני חושב שאנחנו עושים את זה. בהחלט זאת חקיקה לא פשוטה, והליכים גם לא קלים ומאוד סוערים. אבל אני חושב שאנחנו היועצים המשפטיים בוועדות וכל הצוות של הייעוץ המשפטי לכנסת מאוד מאוד מקפידים על הדבר הזה, והדברים האלה נאמרים גם ליושבי-ראש, וגם משנים ומשפיעים על זכות הדיבור, גם על זכויות דיוניות להגשת הסתייגויות, וכן הלאה. ואני בהחלט חושב שזאת חובתנו, ואני חושב שאנחנו עומדים בה. לגופם של הדברים על הסעיף הזה. התייחסתי אתמול, לא אוסיף הרבה. רק אומר בקצרה שסעיף 10 לפקודת סדרי שלטון ומשפט באמת קובע שהכלל הוא, וזאת ההלכה שלנו תמיד, זה שחוק נכנס לתוקף עם פרסום ברשומות, אבל יש חריגים לכך. דרך המלך, כמו שאמרתי, היא כניסה לתוקף עם פרסום ברשומות. יש חריגים לכך. הם חריגים שהם בהחלט לא רצויים, כי רצוי תמיד בהקשר הזה ללכת בדרך המלך. אבל היו תקדימים לדבר הזה. הזכרתי את חוק-יסוד: הממשלה, תיקון 5. אתמול בדקנו, היו גם חוקי ההתפזרות: חוק ההתפזרות של הכנסת העשרים-וארבע, חוק הבחירות לכנסת. וגם שם זאת הייתה אצילת סמכות, שזה לא לאזרחים,

מה הקשר בין כל מה שהוא אמר לאצילת סמכות?

אני רוצה תמיד להקשיב למה שהיא אומרת. חבר הכנסת בן ברק, תודה. חבר הכנסת קריב, תודה. גם אני יודע לזרוק מונחים.

דאוס אקס מכינה. מה הקשר בין הסעיף הזה לבין אצילת סמכות?

אני מסבירה לך שגם שם בתיקון 5 לחוק הממשלה השפיע על אצילת סמכויות לשרים, ולא קשור לאזרחים.

זה מדהים שזה מצחיק אותו. - - - היועץ המשפטי נמצא ברשות דיבור, ואתם לא מאפשרים לו לדבר. בבקשה, גור. כמו שאמרתי, היה תיקון 5 לחוק-יסוד: הממשלה, חוק ההתפזרות של הכנסת העשרים-ושתיים, חוק ההתפזרות של הכנסת העשרים-ושלוש, חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבעה, שהייתה בהם הוראה דומה. כמובן שמה שאנחנו מקווים, שברוב המקרים, זו גם השאיפה, לא תהיה הוראה מהסוג הזה, אלא שהכניסה תהיה תוקף בפרסום ברשומות, לפי החוק אפשר תוך עד עשרה ימים. בדרך כלל בזמן האחרון, בעיקר מאז הקורונה, זה נעשה הרבה יותר מהר, תוך שעות או ימים ממש ספורים. ובכל מקרה ברור לגמרי שאי-אפשר לעשות דבר מהסוג הזה כאשר מדובר בחוק שהוא עם הפנים לאזרח.

חוק שקובע איסור פלילי או חוק שפוגע בזכויות, אלא בחוקים אם בכלל עושים את זה אז זה אפשר באמת בדברים מהסוג הזה. רק בחוקים פרסונליים. אדוני היועץ המשפטי, יש לי שאלה משפטית.

חבר הכנסת קריב, הוא באמצע,

הוא נמצא כאן, הוא לא הולך לשום מקום.

במישור המשטרי. זאת אומרת, בשורה התחתונה, כמו שאני אומר, אפשרי, נדיר, עדיף שלא.

תודה ליועץ המשפטי. הערת ביניים. יש לשר המשפטים דרך כלשהי להשפיע על מועד הפרסום ברשומות? אני לא יודע. הבנתי.

מי נציג היועץ המשפטי לממשלה? בבקשה, ענת. בוקר טוב, הדברים גם נאמרו אתמול, וגם כפי שגור אמר היום, יש לנו את הוראת סעיף 10 לפקודת סדרי שלטון ומשפט. ככלל, חוקים נכנסים לתוקף ביום פרסומם ברשומות. יש חוקים לא מעטים שנקבע להם מועד פרסום מאוחר יותר, אתם כמובן יודעים את זה, מצרכים של יישום והיערכות. יש דוגמאות מעטות של חוקים שנכנסו ביום קבלתם. הפקודה מאפשרת את זה. נשמעה כאן קודם הערה לגבי העובדה שהפרסום הוא רק דקלרטיבי. צריך לחדד, גם זה כתוב באותו סעיף, שלפרסום ברשומות יש חשיבות משמעותית גם כעדות לזה שהחוק ניתן ונחתם כדין. אבל כאמור, לגבי מועד כניסתו לתוקף, מועד התחילה שלו, הסעיף מאפשר גם את החריגה. גם אנחנו, כמי שמלווים את החקיקה בכללותה, חושבים שעדיף להימנע מכניסה לתוקף לפני הפרסום, אבל זה לא בלתי אפשרית. - - - אתם תתייחסו. אתם מדברים בחלק השני באותו עניין. אבל התייחסות והסתייגות זה לא אותו דבר. אדוני היושב-ראש, יש פה חבר ועדה שלא דיבר. - - - יוראי, שלוש דקות לרשותך. נרשמנו לזכות דיבור, קרעי. תקבלו זכות דיבור. אנחנו ממשיכים, פשוט בהתאם לסיכום עוברים לפרק השני. איזה סיכום? איתי אין סיכום כזה. אני רוצה לדבר. אם לא, אז שהיועץ המשפטי יסביר למה לא.

אם צריך נוציא עוד פעם פנייה. נגיש גם עתירה אם צריך. - - - רון כץ, אתה לא מאיים, תודה. חברי הכנסת באו לדיון ולא יכולים לדבר? גור, חברי הכנסת נרשמו לדיון ולא יכולים לדבר? חבר הכנסת הרצנו, שלוש דקות לרשותך. חבר הכנסת ביטון, אתה בקריאה שנייה. הייתה הסכמה מראש בין הקואליציה לאופוזיציה, שדובר עליה קודם, מסגרת של שעה לדיון ושעתיים להסתייגויות.

גור, לא הייתה הסכמה עם האופוזיציה. באנו שלושה חברי סיעת יש עתיד, היינו שלושה חברי סיעת יש עתיד. גם מבחינת חברת הכנסת מלינובסקי - - - הצטרפה בהמשך. אנחנו פה ואומרים לך שאנחנו רוצים לדבר. לא הבנתי. תודה, רון כץ. אני חבר ועדה, איש לא סיכם איתי. תודה. יוראי להב הרצנו, שלוש דקות לרשותך. אני רוצה לחזור ראשית לדברים שאמרת לי כשנימקתי בוועדה המסדרת. אני חושב שאתמול בוצע פה ניסיון מחטף שלך, אדוני יושב-הראש. אני מבין את המצוקה שאתה נתון בה נוכח הסחטנות של השותפות שלכם, שעובר לפני הקמת הממשלה. אתם מבקשים לחוקק ארבעה חוקים פרסונליים, חלקם רטרואקטיביים, שאין להם שום דבר עם הקמת הממשלה, אין להם שום דבר עם שיפור חייהם של אזרחי ישראל. והאופן שבו ביצעת או ניסית לבצע את המחטף שבו הודעת, הצבת בפני חברי הכנסת את הנוסח, הורית לנו דונו, ואז מבלי להתייעץ, מבלי לשמוע חוות דעת של מומחים, מבלי לקיים דיון מעמיק או כלשהו בסעיף החדש שהבאת קבעת 45 דקות לדיון ולקריאת הסתייגויות במהלך חג. אני חושב שזה ניסיון מחטף מכוער, בזוי, שאין לו מקום, שמבקש לדרוס את הזכויות שלנו, של חברי הכנסת, ולדרוס ברגל גסה את התקנון של הכנסת, תוך פגיעה בזכות ההשתתפות שלנו ובזכות שלנו לייצג את הציבור שלנו. אני מבין, ואתה מקפיד לומר את זה, אדוני יושב-הראש, שהדעות שלנו לא עולות בקנה אחד עם שלך. אתה מקפיד לומר את זה אחרי כל משפט של חבר אופוזיציה כאן. ויחד עם זאת, יש לנו זכות וחובה ושליחות לממש, ואתה לא מפריע לנו במימוש החובה הזאת. ועצם העובדה שהייעוץ המשפטי נדרש לבצע פה אקרובטיקה משפטית שלא בבתי הספר למשפט בישראל, לדעתי גם לא בבתי הספר למשפטים במדינות הדמורקטיות, כדי להגן על הזכויות של חברי האופוזיציה, רק מלמדת על העובדה שאתה כנראה לא נרשמת למשול במשטר דמוקרטי. והצעדים שלכם והניסיון שלכם להלך אימים על המערכת המשפטית גם כאן, אבל גם במדינת ישראל, רק מלמדת שסדר-היום שאתם מבקשים להעביר ולקדם לא יכול לעבור במדינה יהודית ודמוקרטית. לא צריך את כל הצעדים הללו כדי לשפר את החיים של מדינת ישראל, לא צריך כדי להיאבק ביוקר המחיה, לא צריך אותם בשביל להגביר את המשילות או לחזק את הביטחון של מדינת ישראל. אני לא מצליח להבין איך הדבר הזה משפר בפסיק את החיים של אזרחי מדינת ישראל.

ברור שהוא לא.

ולכן, מאחר שבשנה וחצי האחרונות התרגלנו כנראה להפוגה בעיסוק של חברי הכנסת בענייניהם הפליליים של נבחרי ציבור.

לקחנו שנה וחצי הפוגה מהעיסוקים בענייניו הפליליים של נתניהו, בענייניו הפליליים של דרעי, והתעסקנו ביוקר המחיה, בהגנת הסביבה, בתחומים שבאמת משפיעים על החיים של אזרחי ישראל.

לצערי הרב, חזרנו כהרף עין לדון בענייניו הפליליים של נתניהו - - תודה,

- - בענייניהם הפליליים של נבחרי הציבור במהלך שלא תורם אפילו - - אנחנו עוברים לחלק השני של הדיון.

בו כל מי שנמצא ברשות דיבור יש לו שלוש דקות להציג את - - - לא הבנתי, אתה לא רוצה שנדבר?

רגע, אתה לא רוצה שנדבר? חבר הכנסת רון כץ, אתה בקריאה שנייה. אני רוצה שתוציא אותי כי אתה לא נותן לנו לדבר, והינה היועץ המשפטי. חבר הכנסת רון כץ, אתה בקריאה שלישית.

אני אצא. והינה היועץ המשפטי פה,

תוציאו בבקשה את חבר הכנסת רון כץ. שישמע את זה שלא נותנים לחברי כנסת לדבר. תסביר אחרי זה במליאה כמה אתה דמוקרט. חמש דקות, תשתה כוס מים, תירגע ותחזור. לא חוזר כי אין דיון פה, זה סתם חרטא.

לא נפסיד הרבה.

אתה חצוף,

10:22.). חבר הכנסת קרעי, אפשר לשאול איזו שאלה לסדר?

יתאפשר להם לדבר מחדש, יוכל להציג,

היועץ המשפטי, אני שם בצד רגע את הדיון בקביעת מסגרת הסתייגויות בעל פה של שעתיים ואיך זה מתיישב עם ההוראות המפורשות של סעיף 86. מקובל עליי שיש סוף גם לפיליבסטרים, אז אם יושבים ומנסים לעשות סתם פיליבסטר של יומיים על הסתייגויות בעל פה,

קובע זמן הצבעה. אבל אני שם את כל השאלה הזאת בצד, לא נכנס לשעתיים למול סעיף 86, ולדעתי גם אם זאת הסכמה, היא סותרת את הוראות התקנון, אבל נשים בצד. אבל איך יכול להיות מבחינת הוראות התקנון, וזה לא במסגרת ההסכמה, להגביל את זכות העלאת ההסתייגויות של חבר כנסת, שהוא חבר ועדה או לא חבר ועדה, לשלוש דקות? יושב פה חבר ועדה שיש לו עשר הסתייגויות, הוא צריך לנמק אותן. כל אחד יקבל, יהיה כאן סבב פעם אחר פעם אחר פעם. אתה הולך לבנות את זה. עד שיסתיימו השעתיים. אני לא אתן לך שעה והאחרים לא יקבלו זכות דיבור. לכן חשוב להבהיר את סדרי הדיון.

אתה אומר שיהיה סבב של הסתייגויות. סבב של הסתייגויות. שאלה שנייה. אני מבין שנקבעה שעה לדיון. ברור לי גם שבמסגרת ההסכמות אי-אפשר פיליבסטר, אבל אם ישנם חברי ועדה, להבדיל מח"כים שהם לא חברי ועדה, שמה לעשות, השעה לא הספיקה, היה רעש, היו קריאות ביניים. יש פה חברי ועדה שלא הספיקו להתייחס לגופו של דבר.

אין חברי ועדה שלא התייחסו. עברתי חבר ועדה, חבר ועדה.

רון כץ לא חבר ועדה.

היה ראוי לתת לחברי כנסת שבאו עוד שלוש דקות להתייחס.

יש להם עכשיו אפשרות. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. בתום השלוש דקות הצבעה אם תעלה הסתייגות. אם לא, נעבור הלאה. ושוב, רק להבהיר, אם יהיו עוד סבבים תהיה אפשרות להגיש הסתייגויות נוספות. - - - אבל יש 30 הסתייגויות, על כל הסתייגות מצביעים? איל, אתה יכול לקרוא את הסדר, בבקשה? יש לי 30 הסתייגויות. חבר הכנסת שוסטר, בבקשה. חברים, המורה מחכה לשקט. תשמעו, יש כאן שעטה - - - רגע, שוסטר, אני רוצה לשאול את גור.

יש לנו 33 הסתייגויות - - - תודה, חבר הכנסת ביטון, תמתין לרשות הדיבור שלך. אבל לא הבנו איך זה הולך להיות. מה סדרי הדיון? תסבירו לנו. גור, תחזור בבקשה למי שלא הבין. ההסכמה שהושגה היא כדלקמן: יש מסגרת של שעתיים עכשיו, שבעצם נועדה להצגת ההסתייגויות ולהצבעה על ההסתייגויות. לכן אם יש הסתייגויות חשובות ומהותיות אז ברור שיש הגיון שהן יקבלו קדימות. בהקשר הזה אני אומר ברמה הפרקטית שאין פה אלמנט של פיליבסטר, כי ממילא כל המסגרת שדובר עליה היא שעתיים. אז מהבחינה הזאת אין הבדל בין 100 הסתייגויות ל-20 הסתייגויות, כי המסגרת של ההצגה וההצבעה שסוכמה היא של שעתיים. אני חושב שחברי הכנסת של האופוזיציה יכולים להחליט כהבנתם איך לחלק את זה. אבל יש לזה חשיבות לזמני

אז כמה שיותר הסתייגויות יוצבעו יעלו כמובן למליאה. אבל המסגרת - - - למה שלא הכול יעלה גם אם לא דוברו פה? לפחות זכות הזמן. יש לכם מספיק זמן, אל תדאג,

הצביעו עליה אי-אפשר להעלות אותה למליאה. אז בשעתיים האלה עד כמה שכל הסתייגות שתוצג ותוצבע תעלה למליאה. תעשו את זה מהר,

אין בעיה, תעשו גם 200. מה שתספיקו בשעתיים.

אחלה, הבאת רעיון, קדימה. אבל חשוב שכולנו נקבל בינינו. תירשמו, אני נותן שלוש דקות לכל אחד ונמשיך את הסבבים. - - - יש לי הצעה אולי יותר טובה. בבקשה. שלא יאמרו כלום, ואנחנו נאמר כאילו הם אמרו ונצביע. אפשר להודיע שכל ההסתייגויות בעל פה בשם כל חברי הוועדה מהאופוזיציה? אפשר, כן, תודה. אני מציע לחבריי שכל ההסתייגויות כולנו - - - כולם בשם כולם.

סגן השר שוסטר, בבקשה. לפני שאני מתייחס במסגרת השלוש דקות אני רוצה להגיד שני דברים.

חברים, העם לא אמר את דברו, העם לא יודע להגיד את דברו. כל אזרח הצביע, ואנחנו

חברי הכנסת נבחרו בהתאם לחוק. וכעת אנחנו אומרים כל אחד את דעתו. הרוב רשאי כמובן לחוקק תחת אילוצי מוסר, חוק, נוהל, אלו הדברים. כל האמירות כאילו - - - יפה,

הם מאשרים לנו לרוב לחוקק.

כל האמירות שהעם אמר את דברו אין להם על מה לסמוך, זאת אמירה חסרת משמעות. הערה שנייה, מכיוון שהמראנו כאן לגבהים של יהדות ומיהו מחובר ועוד רגע נגיע למיהו יהודי, אז אני רוצה לומר לחבריי,

בש"ס, בציונות הדתית, ביהדות התורה - - מה רע עשיתי לך? - - גם אתם יהודים לגיטימיים, גם אתם בסדר גמור. אומנם חלקכם פוגעים לפעמים, לצערי, בעקרונות מגילת העצמאות להבנתי, חלקכם דוחים מתוך העם מיליוני יהודים, אבל כולנו יהודים, ומותר להמשיך להתווכח כמו שעשינו בעבר. בעניין שעומד לסדר-היום של הוועדה, יש כאן שעטה בלתי הגיונית, מיותרת לחלוטין כאן ועכשיו להיכנס למסגרת שהיא כשלעצמה, בחלקה לפחות, מפוקפקת, ולמנות שרים שהם או לא מתאימים או מסוכנים או מיותרים או גם וגם וגם. זה הסיפור שלנו.

יש לך הסתייגות להקריא שנצביע עליה או שאתה רק מדבר בלי הסתייגות? אני מדבר על אותו סעיף 8 שמדובר - - - אז אין לך הסתייגות. אז יש לך חצי דקה לסיום. - - - אמרת שאנשים ישלימו את הדברים שלהם. אנחנו בהנמקת הסתייגויות והצבעה. אתה יכול לדבר בלי הסתייגות, זה בסדר.

בבקשה, משפט אחרון. הרי כל העניין מגוחך. הערה של עיתונאי שהוכחשה בשידור, אולי בשידור חי, על ידי שר המשפטים לתקשורת, וכולנו נכנסים פה לבוקה ומבולקה. אני רואה בזה סוג של עיסוק מיותר למען מטרה מיותרת, שבחלקה, כפי שהדגשנו במהלך כל הדיון, תהיה גם מסוכנת לפעילות הממשלה שאתם מקימים, ממשלה שלנו.

וגם מסוכנת לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. תודה, סגן השר שוסטר. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אם יש לך הסתייגות תקריאי אותה בבקשה בתחילת דברייך. הגשתי את ההסתייגויות לעורך דין גור. ההסתייגות הראשונה היא בסעיף 8 להצעת החוק, המילים: "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום קבלתו בכנסת" יימחקו. את רוצה להצביע או לנמק? אני רוצה לנמק. לא, תגידי כמה שיותר הסתייגויות ונצביע. הסתייגות הצבעה, הסתייגות הצבעה. יש לך שלוש דקות להקריא. אבל אז מתי אני אנמק? אנחנו עושים סבב. את לא חייבת לנמק, אפשר להצביע. את לא חייבת לנמק. כל ההסתייגויות מגיעות למליאה, יוליה. לא הכול, רק מה שמוצג ומוצבע כאן. מה שמוצג בוועדה. לא נכון, זה לא מה שסוכם.

חבר הכנסת ביטון, תודה. התייעצות סיעתית לפני ההצבעה, חברים. בבקשה, התייעצות סיעתית חמש דקות, 10:37 הצבעה. (הישיבה נפסקה בשעה 10:31 ונתחדשה בשעה 10:39.) אני מחדש את הישיבה. חברים, שמישהו מכם יגיד מה הסיכום שאליו הגעתם. מבחינתי אתם יכולים להקריא צבר רצף הסתייגויות ולהצביע עליהם, כמו שהיה לנו אתמול. לא יהיה פה רצף.

אז בבקשה, מי בעד ההסתייגות?

אבל היא כבר התחילה הסתייגות אחת. אבל יש פה הסכמה אז תן לנו רגע. סוכם פה משהו, תן לנו להבהיר אותו. אין בעיה, בבקשה. חברים, אני יכולה להגיד מה סוכם בינינו? קדימה. כן. קריב גם מסכים? אני מראש מעניק הסמכה ליוליה. אצילת סמכויות. זה בכפוף או לא בכפוף? תודה, טייב. זה עם הפרסום ברשומות. סיכמנו ככה, כדלקמן, כל סיעה מקריאה עשר הסתייגויות הקראה הצבעה, הקראה הצבעה, וזה עובר לסיעה אחרת. ככה אנחנו עושים סבב. וכולם רשומים על כל ההסתייגויות או כל סיעה על שלה? אמרנו לגור שכל ההסתייגויות הן של כולנו ביחד. - - - לא

אתה לא חלק מהסיכום, סליחה. אדוני היושב-ראש, זה לא מקובל. ליש עתיד יש 24 חברים ולישראל ביתנו יש רק 6 חברים.

הרב פרוש, זה הסיכום שלהם. אבל יש עתיד הסכימו עם זה. הסכמנו. סיעה קטנה כמו ישראל ביתנו תקבל כמו יש עתיד. יש עתיד באה לקראתנו, הכול בסדר, אנחנו נסתדר. תודה, הרב פרוש.

- - - אנחנו עושים סבב. הקראה הצבעה, הקראה הצבעה. אם הייתה כזאת אחווה בבחירות אולי הייתם מנצחים,

אלמוג, תודה. - - - אתם לא מקימים ממשלה, לא מאמינים אחד לשני. כל אחד מביא חוק לעצמו מרוב אחווה ואהבה בקואליציה.

ביטון, אתה מפריע ליוליה. אם עכשיו יהיו פה הפרעות מטעם הקואליציה המסתמנת הסיכום יתבטל, ואנחנו נשנה את כל סדרי הדיון פה.

בבקשה, מי מתחיל? מי העשר הראשונות? מטי, בבקשה, הסתייגות ראשונה. הסתייגות ראשונה: בסעיף 8 להצעת החוק, המילים: "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום קבלתו בכנסת" יימחקו. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה מס' 1 בעד ההסתייגות 6 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 1 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.

רוויזיה. על כל הסתייגות בבקשה רוויזיה. מטי, בבקשה, הסתייגות שנייה. בסעיף 8 להצעת החוק, במקום המילים "ביום קבלתו בכנסת" יבוא "ביום פרסום החוק ברשומות". מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 2 בעד ההסתייגות 5 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 2 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.

הסתייגות מס' 3. בסעיף 8 להצעת החוק במקום המילים: "ביום קבלתו בכנסת" יבוא "לא לפני חתימתו בהתאם לחוק המעבר, התש"ט 1948, הקובע כי כל חוק ייחתם בידי יושב-ראש הכנסת, ראש הממשלה והשר הממונה על ביצוע החוק". התייעצות סיעתית אני מבקש. אין התייעצות סיעתית. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

אין ההסתייגות מס'

בסעיף 8 להצעת החוק, במקום "ביום קבלתו בכנסת" יבוא: "לא לפני חתימתו בהתאם לחוק המעבר תש"ט-1948, הקובע כי כל חוק יפורסם ברשומות תוך עשרה ימים מיום קבלתו בכנסת". מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה מס' 4 בעד ההסתייגות 6 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 4 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה. בסעיף 8 להצעת החוק, במקום המילים "ביום קבלתו בכנסת" יבוא "כנדרש בדין ולאחר פרסומו ברשומות ולא במחשכים". תודה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 5 בעד ההסתייגות 4 נגד, 9 נמנעים, 1 ההסתייגות מס' 5 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה. בסעיף 8 להצעת החוק, במקום המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום קבלתו בכנסת" יבוא "לאור העובדה שהצעת החוק קיבלה פטור

תחילתו של חוק-יסוד זה תותנה באישורו

מי נמנע? הצבעה מס' 6 בעד ההסתייגות

בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו

"וזאת בכפוף לאישור 90 חברי כנסת". מי בעד? מי נגד?

הצבעה מס' 7 בעד ההסתייגות 6 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 7 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.

בסעיף 8 להצעת החוק, במקום המילים "ביום קבלתו בכנסת" יבוא "עשרים ימים מיום חתימת נשיא המדינה על החוק". מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 8 בעד ההסתייגות 6 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 8 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה.

- - - בסעיף 8 להצעת החוק, במקום המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום קבלתו בכנסת" יבוא "מועד תחילתו של חוק זה ייקבע במשאל עם".

אני באמת שואל. אי-אפשר, יש התייעצות אחת לסעיף, וכבר הייתה.

מי בעד ההסתייגות?

הצבעה מס' 9 בעד ההסתייגות 5 נגד, 9 נמנעים, 1 ההסתייגות מס' 9 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה.

הסתייגות מס' 4 בסעיף 8, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "שינוהל הליך חקיקה תקין". שנייה, היועץ המשפטי לא יודע לעקוב. - - - מיכאל, יש לך עותק בשביל היועץ המשפטי? נתנו לכם. סעיף 4 במסמך שלי.

לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "שינוהל

ההסתייגות נפלה.

סעיף 10. בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילים "תחילתו של חוק-יסוד זה ביום" יבוא "ביום שביבי יממש את הבטחתו להוריד את מחירי החשמל". מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 3 בעד ההסתייגות 6 נגד, 9

כפי שהבטיח ביבי בתוכנית הכלכלית שתשנה את פני הכלכלה הישראלית".

מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 7 בעד ההסתייגות 5 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 7 של קבוצת

זה בכתב יד. ההסתייגות הראשונה בסעיף 8, "לאחר תחילתו של חוק זה ביום" יבוא "אישור תואר הדוקטור למשפטים של חבר הכנסת משה ארבל" כמציע החוק. הוא עדיין לומד, למה אתה? אז אני אומר שהחוק יכנס לתוקף ביום שהוא - - - אני מבקש, זה עניין אישי שלו, לא להכניס את זה.

פרסונלי ומקודם באופן פרסונלי על ידי חבר הכנסת ארבל. - - - אבל אתה מעמיד אותנו עכשיו במצב שאנחנו צריכים להצביע נגד הדוקטורט של ארבל. תראה איפה שמת אותנו. תודה, חבר הכנסת רוטמן. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. סליחה, לפני ההצבעה אני מבקש מהיועץ המשפטי חוות דעת אם מותר לי להצביע על זה.

זה נוגע אליי באופן אישי, יש לי ניגוד עניינים. אני נותן חוות דעת שלא תצביע. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 1 בעד ההסתייגות 4 נגד, 7 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 1 של קבוצת סיעת העבודה לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה.

אני מבקש להעניק לו דוקטורט של כבוד ולגמור את האירוע. מיכאל, אתה מפריע לקריב. בבקשה, חבר הכנסת קריב.

בסעיף 8 לאחר המילים "תחילתו של חוק זה ביום" יבוא "ביום הכרעת יו"ר ועדת הבחירות בעניין הקלון של חבר הכנסת אריה דרעי בעקבות הרשעתו השנייה בפלילים". מיכאל יצא, אני יכולה להחליף אותו? לא, את שרה, את לא יכולה להצביע. אם אני שרה למה מגבילים אותי בזמן? בישיבות הממשלה יש לך זכות דיבור חופשית. כאן אלו ישיבות כנסת.

מי נמנע? הצבעה מס' 2 בעד ההסתייגות 7 נגד, 9 נמנעים,

ההסתייגות הבאה. בסעיף 8, לאחר המילים "תחילתו של חוק זה ביום" יבוא "שבע שנים לאחר קבלתו במליאה".

אלו שתי קדנציות.

מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

אין ההסתייגות מס' 3 של קבוצת סיעת העבודה לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה. בבקשה. בסעיף 8, לאחר המילים "תחילתו של חוק זה ביום" יבוא "יום לאחר שחבר הכנסת דרעי יזמין ללשכתו את חבר הכנסת לשעבר אלי ישי לשיחת פיוס ברוח תקנת

בבקשה. - - - אציג את ההסתייגות האחרונה. גם פה תורידו את השמות, אבל כולנו יודעים במי מדובר. בסעיף 8, לאחר המילים "תחילתו של חוק זה ביום" יבוא "עשרה ימים לאחר שחבר הכנסת דרעי, חבר הכנסת גפני, וחבר הכנסת לשעבר ליצמן יודיעו בפומבי ובכתב כי הם היו לחלוטין בסוד המשא ומתן בנושא מתווה הכותל". אני נמנעת, לא מתערבת ליהודים בענייני הכותל. אם תדבר על אקצא אז אני אתערב. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה מס' 5 בעד ההסתייגות 6 נגד,

1 ההסתייגות מס' 5 של קבוצת סיעת העבודה לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה. חבר הכנסת סיים את המקבץ שלו. מי המקבץ הבא של ההסתייגויות? אנחנו.

אחר כך הסיבוב הבא. תחילתו של הסעיף הזה, על פי דעתו של הייעוץ המשפטי לכנסת, עורך דין גור, יהיה החל מיום כינון הכנסת העשרים-ושש.

מה לא הבנת? מפעם הבאה, לא עכשיו, מהפעם הבאה. - - - זאת הסתייגות שהגיש גור? לא הבנתי. לא, זה על פי דעתו המקצועית. היא לא יודעת להתנסח.

צועקת. מאיפה יש לי עברית? אני גויה, רוסיה, הכול בסדר. אני כבר מכירה את כל הסלנג שלך. הכול טוב. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 1 בעד ההסתייגות 6 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 1 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.

בבקשה. האמור בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד יסומן כסעיף "(א)", בסופו יבוא "(ב) על אף האמור בסעיף 8(א), שר שהורשע בפלילים לא יהיה זכאי לקבלת משכורת מיום תחילתו של חוק-יסוד הזה במשך שבע שנים". אני רוצה התייעצות סיעתית, זה סעיף חדש. אתה רוצה נושא חדש? - - - מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 2 בעד ההסתייגות 5 נגד,

אין ההסתייגות מס' 2 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה.

במקום "אלא ברוב חברי הכנסת" יבוא "אלא בחוק-יסוד וברוב של שישים וחמישה חברי כנסת". - - - למרות הניסוח המעורפל. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה מס' 3 בעד ההסתייגות 5 נגד,

אין ההסתייגות מס' 3 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה. במקום האמור בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד,

הזה ארבע שנים מיום קבלתו בכנסת." תודה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 4 בעד ההסתייגות 5 נגד,

1 ההסתייגות מס' 4 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה. בבקשה. לאחר האמור בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד, יבוא "בכפוף לקיום משפט חוזר בעניינו של חבר כנסת שהורשע." מה? מי? תעמוד בקצב.

ההסתייגות, אדוני היושב-ראש, איך אני יכול להצביע? אז אל תצביע.

שייכתב שגלעד קריב נמנם.

הצבעה מס' 5 בעד ההסתייגות 5 נגד,

אין ההסתייגות מס' 5 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו לא נתקבלה. האמור בסעיף 8 להצעת החוק - - - ההסתייגות נפלה. רגע, יוליה, תאפשרי לי להכריז נפלה, לא נפלה. אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מצביעים. אפשר לחשוב. למה "אפשר לחשוב"? את מזלזלת בהסתייגויות שאת כותבת? לא הבנתי. אנחנו רוצים לשקול, להתייעץ. האמור בסעיף 8 להצעת חוק-יסוד,

בסופו יבוא "(ב) בסעיף קטן זה לא יחול על מינוי שר נוסף במשרד,

מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 6 בעד ההסתייגות 6 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 6 של קבוצת סיעת ישראל ביתנו

מי נמנע? הצבעה מס' 8 בעד ההסתייגות 5 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 8 של קבוצת סיעת

יוליה אחראית בשם האופוזיציה. - - - אני רוצה להגיד כמה דברים.

קודם כול, אני רוצה להגיד ששמורה לי הזכות של חברת כנסת חדשה להתבונן על המציאות גם קצת מבחוץ, ולא ממש מבפנים, ואני חייבת לשתף את כולם. אולי ירגישו חברי הכנסת החדשים כמוני שיש פה חוויה אנתרופולוגית עצימה,

ודי לחכימא ברמיזה. וכל השבוע הזה חוויה אנתרופולוגית מאוד מאוד עצימה, כל אחד שייקח לתשומת ליבו את העניין. יש פה בליץ של חקיקת בזק, ויש פה בין שלושה לבין ארבעה מופעים במקביל, תלוי אם המליאה מתכנסת או לא, ויש פה תחושה באמת של טרלול אחד גדול. אין ספק. מעבר לכך, במקביל ובאופן לא ברור יש פה גם אירועים מתפרצים, והסעיף הזה, סעיף 8 שנכנס לחוק הוא סוג של אירוע מתפרץ. וכשאני שואלת את עצמי למה יש אירוע מתפרץ או למה יש תחושה של מחטף באוויר, אז הדבר שאני הכי חשה בהקשר הזה זה שזה באמת מבוסס בסוף בסופו של יום על איזשהו חוסר אמון מוחלט בין הגורמים ובין המרכיבים השונים בקואליציה, בינם לבין עצמם, בינם לבין המשרדים שהם הולכים להיות אחראים עליהם, והכי נורא זה בינם לבין ראש הממשלה המיועד. אז באמת אני שואלת את עצמי שוב כחברת כנסת חדשה, כשכולנו נמצאים פה באיזשהו סוג של חלון ראווה, כשיושב יועץ משפטי לוועדה ויועץ משפטי לממשלה ומסביר לנו, ואורז בסוף את חוות הדעת שלו, ואומר בצורה מאוד ברורה שמה שאנחנו עושים פה זה לא בדרך המלך, זה חורג מדרך המלך. לא בדרך המלך זאת איזושהי תחושה של חוסר מינהל תקין בלשון המעטה. תמתין עד שאני אסיים. אני רואה שאתה ממש בוער להתייחס. אבל אני לא אמרתי כלום. אז תמתין. אגיד שבעיני בכלל כשמדברים על תהליך חקיקה הוא תהליך שהוא ביטוי לנורמות וערכים של חברה. הרי מה אנחנו עושים פה כמחוקקים? מחוקקים את הנורמות והערכים שאנחנו רוצים לחוקק כחברה. אז בכלל כשמסתכלים גם על המחטף שמתבצע פה וגם על כל החוק הזה שהוא חוק-יסוד: הממשלה, יש פה תחושה שיש פה פגיעה מוחלטת בדברים הכי בסיסיים לנורמות ולערכים שלנו כחברה. ואני אתחיל בדבר הראשון. כמה הוא אמר? 100,000 דולר הבוס שלך אמר?

חברה, 100,000 דולר הוא מעלים.

חבר הכנסת משה ארבל, בסוף יש לנו חזקת חפות, וכשאנחנו מסתכלים על דברים אנחנו מסתכלים דרך כתבי אישום. אתה מגן פה על עבריין שמורשע פעמיים. אגב, אני לא מכירה את הרב דרעי באופן אישי. יש לי באמת, כמו שאמרתי, זכות חדשים, ואין לי ספק שהוא בן אדם - , אבל יש בסוף קריטריונים, ספים, לצורך העניין. יש פה סף בסוף שקבעו פה לאורך שנים של חוק, שאומר שצריכים להיות קריטריונים כדי לקבל תפקיד שר. מה שעושים פה בחוק הזה זה מבטלים לחלוטין את הקריטריונים. לא, מבהירים את הברור מאליו. מבהירים שאין קריטריונים. אז עם כל הכבוד, סליחה, אני אומרת לכם בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, מבחינתי החוק הזה וגם הסעיף הזה, ובכלל כל התהליך הזה, מביא לידי ביטוי איזשהו סוג - - - - - - אדוני היושב-ראש, אני אשמח רק אם תעזור לי רגע. עם כל הכבוד, מה שיש פה בסוף מבחינתי זאת איזושהי תחושה שתהליך החקיקה שיש פה הוא באמת איזשהו בליץ, שהוא בטח לא מביא לידי ביטוי מינהל תקין.

עכשיו האם להמשיך בהסתייגויות? אתם סיימתם.

מיציתי.

חבר הכנסת כהנא הוא הדובר הבא, יוליה? יוליה, אם אין הצבעות אני רוצה להשלים כמה דברים. בואו נגמור את ההסתייגויות. בבקשה, חבר הכנסת כהנא. כהנא, אבל זה רק מהמחולל של ה"וי". עוד לא הפעלנו אותו, שמחה. מלא מחשבה יש כאן. נחכה לוועדת החוקה, חוק ומשפט לבוא עם זה. בסעיף 8 לאחר המילה "זה" יבוא "שלושים יום ממועד הפרסום ברשומות". מי בעד ההסתייגות?

6 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 1 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.

ההסתייגות הבאה דומה להסתייגות של חברתי חברת הכנסת מלינובסקי בניסוח אחר. אם זה דומה אז אל תעשה. - - - אולי את ההסתייגות הזו בניגוד להסתייגות של מלינובסקי אתם כן תקבלו. לאחר המילה "ביום" יבוא "השבעת הכנסת העשרים-ושש". מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה מס' 2 בעד ההסתייגות 4 נגד, 9 נמנעים, 1 ההסתייגות מס' 2 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.

- - - אתם מפריעים למהלך ההצבעה. בבקשה, חבר הכנסת כהנא. לאחר המילה "ביום" בסעיף 8 יבוא "כינון ממשלת ישראל השלושים-ושבע". תקשיבו, מי שמצביע לזה בעד, אתם מביישים את עצמכם.

תעשו את זה אחרי חזון אחרית הימים אחרי ביאת המשיח. - - - תודה, טלי. מי בעד ההסתייגות?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 3 בעד ההסתייגות 5 נגד, 9 נמנעים, 1 ההסתייגות מס' 3 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.

לבג"ץ כנגד הליך הצעת החוק וללא צורך בהוצאת צו מניעה". מתן, זה לא מתאים לך.

- - - אתה מאפשר לו לנמק? אני אאפשר לו. בבקשה. מתן, אני זכרתי שאתה לא אוהב התערבות של בג"ץ בחוקי-יסוד.

אבל אתה פה בעצם בחוק-יסוד מזמין את בג"ץ להתערב בחוק-יסוד? חבל על הזמן, אנחנו צריכים הצבעות.

הוא מושך את הזמן עכשיו. תציג הסתייגויות, תצביע. יוליה, אני נעלב שאת מאשימה אותי במשיכת זמן. תגיד לו: אני אהיה איתך בקשר אחרי זה.

- - - אני משתמש בכלים הפרלמנטריים שהליכוד השתמש בממשלה היוצאת. אבל אם אתה אומר משהו חסר היגיון ושחותר תחת ההיגיון שלך?

מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה מס' 4 בעד ההסתייגות 7 נגד, 8 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 4 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה. ברשותכם, חברי האופוזיציה העתידית, אני אנמק את זה בבקשה. אנחנו בהצבעות עכשיו. אני יודעת, אבל אני רוצה לנמק. אני מבקשת דקה. אין הנמקה עכשיו, אנחנו בהצבעות, שרן. עם כל הכבוד, אין דבר כזה. יוליה, את מאפשרת לשרן? - - - חברת הכנסת השכל,

לא, זה לא בסיכום. את לא היית פה. אנחנו עכשיו - - - יש לי 50 הסתייגויות. אני דורשת קודם כול לנמק אותן ולהצביע עליהן. לא לאפשר לחבר כנסת להגיש הסתייגויות ולנמק אותך זה הליך בלתי חוקי, ואתם מעבירים את החוק הזה בצורה בלתי חוקית. בוקר טוב. ברוכה הבאה. זה שהגעתם לסיכום עם היועצת המשפטית של הכנסת זאת בעיה שלכם. זה לא סיכום עם האופוזיציה, זה לא סיכום איתנו. בוקר טוב עולם, מה שלום כולם? ברוך הבא לכדור הארץ. תודה. עם כל הכבוד, אסור לכם להגביל אותנו במס'

את חלק מסיעה. לא, זה לא סוכם איתנו. יוליה, יכולתי להגיד אותו דבר.

זה לא סוכם איתנו, עם כל הכבוד. תודה, חברת הכנסת השכל.

תעשו את זה בצורה לא חוקית, ותיתנו לנו שעתיים גם לדבר עכשיו בלי הסתייגויות,

אם תצעקי זה לא יהפוך את הדברים שלך לנכונים יותר. את מפריעה בינתיים לחבר מפלגתך מתן כהנא, שבדיוק מקריא ומנמק הסתייגויות, ואנחנו מצביעים עליהן.

אתה לא נותן לי לנמק. אתה יכול לנמק. מה שאתם רוצים אתם יכולים לנמק. בבקשה. אתה יכול לנמק הסתייגויות במליאה. אני אנמק את זה במליאה. לאחר המילה "בכנסת" יתווסף "וסופו ביום כינון הממשלה השלושים-ושבע". מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 5 בעד ההסתייגות 7 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 5 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.

נפלה. בבקשה, חבר הכנסת כהנא. אחרי המילה "ביום" בסעיף 8 יבוא "פיזור הכנסת העשרים-ושש", שיגיע במהירה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 6 בעד ההסתייגות 6 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 6 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה. מתן כהנא, רק משפט ביניים. רק שיירשם לפרוטוקול, שאתה משתף פעולה עם הדיון הזה למרות הדברים של חברתך. תמשיך, בבקשה.

לאחר המילה "בכנסת" בסעיף 8 יבוא "ובתנאי שהוגדרו תפקידי השרים הנוספים ותחומי אחריותם

יש לי זכות על פי התקנון כחברת כנסת להגיש כמה הסתייגויות שאני רוצה. חברת הכנסת השכל, את בקריאה ראשונה.

הם יכולים להגיש סעיף 98, אבל למנוע ממני להגיש הסתייגויות זה לא חוקי.

וזה הליך לא תקין.

אני חברת ועדה. בבקשה לצאת החוצה. תאפשרו לה לחזור להצבעה. הינה יש הצבעה עכשיו. היא תצא ותחזור, זה מה שהיא רוצה. בבקשה, חבר הכנסת כהנא. - - - אין בעיה, היא מצביעה במקומו. אם היא רוצה לחזור היא תחזור. בבקשה, כהנא. חושבים לבוא כאן לעשות טרור בדיון אחרי הסכמות. זה לא יאומן כבר הדבר הזה.

לאחר הסעיף יבוא סעיף קטן (א) "חוק זה לא יחול על מי שהורשע בעבירת שוחד". תחזירו בבקשה את שרן השכל אם היא רוצה לחזור להצבעה. למה דווקא עבירת שוחד?

ביטון, אתה מחליף אותה בהצבעה או שאתה מאפשר לה?

מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 9 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה.

רק בהצבעות. סליחה? את הוצאת החוצה לחמש דקות, כשיעברו חמש הדקות שלך תחזרי. בינתיים את חוזרת רק להצבעות.

11:25.). זה קצת מטרטר, וזה לא לכבודה של הכנסת. לא לכבודה של הכנסת שמגיעה חברת כנסת וחושבת שהדיון ושהאולם הזה של אבא שלה, ויכולה לצעוק כמה שהיא רוצה תוך כדי הצבעות.

זה לא לכבודו של הבית לבקש לצאת להיכנס לצאת להיכנס. זה ממש לא.

זה כבודם של חברי כנסת שאין להם כבוד לכנסת.

התפקיד שלך כיו"ר ועדה לדאוג לכבודו של הבית הזה גדול מתפקידו של חבר כנסת מן המניין. בבקשה, אתה מפריע לפיליבסטר של עצמכם.

בבקשה, חבר הכנסת כהנא. לאחר הסעיף יבוא סעיף קטן (א) "חוק זה לא יחול על מי שמתנגד למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 10 בעד ההסתייגות 4 נגד,

1 ההסתייגות מס' 10 של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי לא נתקבלה. ההסתייגות הבאה, בבקשה, חבר הכנסת כהנא. אני סיימתי את העשר שלי.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. עאידה, אני אחרייך. - - - עאידה, הסתייגויות עם מוטיבציה, עקרונות, אידיאולוגיה. הינה, חכה, אתה תקבל. אני אף פעם לא מאכזבת אותך.

אני מוכרח לומר שציפיתי פה לאופוזיציה יותר לוחמנית, יותר מלוכדת, אתם מאוד חלביים, "פרוולים" מדיי. - - - אנחנו פשוט מנסים להבין מה זה "לגזגז". מרוב ליכוד לא הקמתם ממשלה חודש וחצי. ממתינים לחוקים אישיים מרוב ליכוד. ביטון, אתה מפריע לחברת הכנסת תומא סלימאן. אבל הוא קורא קריאת ביניים ואתה לא אומר לו כלום. תודה.

אנחנו פשוט עוד מתאוששים מהריאיון שלך הבוקר. מיכאל, לא ידעתי שאתה יודע לעשות בלגן. רק כשאלמוג בא.

בערך 50. עכשיו עאידה. 50 זה לא מספיק, חבר'ה, לא יפה, הלאה. - - - מגיעים ל-100. עוד סבב. בבקשה. עאידה תומא סלימאן, בבקשה. ההסתייגויות היא ש"תחילתו של חוק זה ביום השמיני לאחר חקיקתו בכנסת". מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה מס' 1 בעד ההסתייגות 7 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 1 של קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה, בבקשה. "תחילתו של חוק זה ביום שבו תכריז הממשלה על הכרה בארבעה כפרים בלתי מוכרים בנגב". מי בעד ההסתייגות?

מי נגד?

הצבעה מס' 2 בעד ההסתייגות 5 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 2 של קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל לא נתקבלה.

ההסתייגות הבאה, בבקשה. "תחילתו של חוק זה ביום שבו חותמים על קישור של 1,000 בתים העונים על התנאים בחוק החשמל לחשמל". זה חוק שחוקקתם, חבר'ה, לא התכוונתם לבצע? בטח

מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה מס' 3 בעד ההסתייגות 4 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 3 של קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה.

ובגלל זה אני רוצה שהוא תמיד ידבר בעברית או שיביא לי מתורגמן, שאני אדע מתי הוא חותר תחתיי ומתי לא. אין, אין. תקופת הח"כים החדשים, מתי הם מפסיקים להיות חדשים?

לא ח"כים חדשים, אני 47 שנים חיה, ומדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית.

בשנה העברית הבאה.

אבל החיים והמוות תמיד ביד הלשון.

חברת הכנסת גוטליב, תודה.

עוד הסתייגויות. אני מציעה ככה, שחברת הכנסת טלי תתחיל לשבת מימינך.

אני מימינו. אני גם משמאל מוכנה לשבת. משמאלך.

אני יודעת שאתה ממש שונא להסתכל שמאלה, אבל זה מונע ממך לראות את כל ההפרעות שקורות, למרות שאתה יכול להקשיב באוזן הזו, נכון? הסרטון שבו הוא מוציא אותי באתר הכנסת פעמיים עם כותרות כאילו עבר בינינו דם רע, כשמדובר פה ביו"ר מעולה. וואו, הצלחת להיכנס לכותרות, יופי, ממש. וואו, אני ממש זקוקה לכותרות. באמת הרבה זמן לא הייתי בכותרות. חברת הכנסת גוטליב, תודה. סידרת לעצמך כותרות, כל הכבוד. חברת הכנסת תומא סלימאן. "תחילתו של חוק זה יחול שנתיים לאחר חקיקתו בכנסת". מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. אתה מצביע בעד שחוק יכנס אחרי שנתיים,

אתה מסתלבט?

יש חוקים מיוחדים. טלי, חוק כל כך גרוע חייבים לדחות כמה שיותר. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 5 בעד ההסתייגות 7 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 5 של קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה. עוד שנתיים. אה, אתה אמרת כנסת שלושים-ושבע.

"תחילתו של חוק זה תהיה באותו יום של הכרזה על פירוק המינהל האזרחי". מי בעד

ירים את ידו. חברי האופוזיציה, אתם מקשים על עבודת מנהל הוועדה לספור אתכם, אתם מרימים כמו נמושות את היד,

תרימו גבוה. מי בעד

ירים את ידו.

הוא צריך להתאמץ, מסכן. תראו איך אנחנו מרימים את היד, תלמדו. קרעי, אתה עולב בנו.

הנמושות היחידות ישבו בחדר המשא ומתן מטעם הליכוד ומכרו הכול לשותפות הקיצוניות. מי נגד? מי נמנע?

אין ההסתייגות מס' 6 של קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה.

חברת הכנסת תומא סלימאן, בבקשה. סליחה, שמעתי גם שראש הממשלה שלח את הצוות הקרוב שלו לפוליגרף. נראה לי שענייני הנמושות לא שייך לחברי

מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 7 בעד ההסתייגות 5 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס'

של קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל לא נתקבלה.

חברת הכנסת תומא

אני לא מאמינה שחברת כנסת בישראל פה אומרת את הדברים האלה כשאנחנו כולנו נוכחים. אין לתאר. תתחילי להתרגל, את תשמעי את זה כל יום.

מישהו שואל אותך מה היא תאמר או לא? את לא תתני לה לומר, נו, באמת. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. - - - טלי, תודה. אני אחזור שוב. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. אנחנו לא מצליחים לשמוע כדי לכתוב. איך ננסח את זה אחר כך?

כיבוש, כיבוש, כיבוש, כיבוש, כיבוש, כיבוש, כיבוש, כיבוש. מה קרה? מה זה עשה לך? כיבוש, כיבוש, כיבוש, כיבוש, כיבוש, כיבוש, כיבוש, כיבוש.

אל תתמודדי למקום בכנסת.

תסיימי בבקשה עם ההסתייגויות, אנחנו חייבים להתקדם. כבשנו את השלטון וזרקנו אתכם לאופוזיציה, נכון. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 9 בעד ההסתייגות 2 נגד, 8 נמנעים, 1 ההסתייגות מס' 9 של קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל לא נתקבלה. ההסתייגות נפלה. אני מכריז על התוצאות 2 בעד, 8 נגד, אחד נמנע. תודה.

"תחילתו של חוק זה, אם כבר אז, באותו יום שהכנסת מכירה בטבח בטנטורה". מי בעד

ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 10 בעד ההסתייגות אין נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 10 של קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל לא נתקבלה.

חברת הכנסת מלינובסקי, מה עכשיו?

הסבב. סיימנו את ההסתייגויות שרצינו להגיש. אם יהיו עוד מפלגות שירצו מבחינתנו זה עכשיו עוד שעה של freestyle, כי יש הרבה מאוד ח"כים שרצו לדבר ולא קיבלו זכות דיבור, ועכשיו זה פתוח.

אם אני לא טועה, היועץ המשפטי, הגשנו 60 הסתייגויות לסעיף הזה,

לי יש עוד הסתייגויות אם יש אפשרות. כן, בבקשה. שרן. היא יכולה להיכנס, הוצאתי אותה לחמש דקות.

רוצה להגיש עוד הסתייגויות היא הייתה אומרת. יש 55. 55. אם עוד ח"כים רוצים במסגרת הדיבור, אז בבקשה, אבל יש פה ח"כים שמאוד רצו להתבטא בנושא. בבקשה, השרה פרקש הכהן, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. אני רוצה גם להתייחס להרבה דברים שנאמרו כבר וקשורים לנושא של כל ההסתייגויות, וזה תחולת החוק. אני חייבת להודות,

שאני הדרתי את עצמי מהוועדה הזאת כי באמת אני חושבת שלצד חקיקת בן גביר וחקיקת סמוטריץ' יש משהו באמת מושחת ומאוד מאוד קשה מצפונית להיות בדיון הזה ובחקיקה הזאת שמדיפה ריח של פרוטקציוניזם, של העדפת מקורבים, וסידור לפוליטיקאי אישי פרסונלי של הבעיות שהוא הסתבך בהן. אבל הדברים שכולנו יודעים כן צריכים להיאמר. היושב-ראש, את הזמן שלא הקשבת אני לא - - - אני לא מחויב להקשיב לפי התקנון, אבל אני אקשיב לך כי אני רוצה להקשיב. בסדר. אז אנחנו באמת נדבר על הנורמה המשפטית הכי בסיסית, שאני מניחה שדיברו עליה כאן, והיא בעצם החקיקה. כל חקיקה אמורה לייצר קונצנזוס חברתי בדבר ערכי יסוד. הם לא אמורים, ושום חוק לא אמור לשקף אינטרסים פרטיקולריים של רוב כזה או אחר. והסדר שנושא מאפיין פרסונלי חוטא לעיקרון הכלליות. שלמה, חיכיתי בסבלנות הרבה זמן. בבקשה, סליחה. אז חשוב לי באמת לומר את הדבר שעומד בשורש האמון של הציבור בכנסת ובמוסד החקיקה הכול כך חשוב, וזה שהאזרח לא יתבונן מהצד ויראה חקיקה שמותאמת למישהו, בטח לא למישהו שמסדר לעצמו סידורים במסגרת הפריבילגיה שיש לו להיות נבחר ציבור. והדבר הזה מבוסס כבר בבג"ץ 6971/11 איתנית, הסדר שנושא מאפיינים פרסונליים חוטא לעיקרון הכלליות,

עבודה זה למי שעבר פעם מכחול לבן ליש עתיד. על סידור עבודה מדברים. טול קורה מבין עיניך.

היא לא מיש עתיד, תן לה לדבר. אני לא מיש עתיד. חוק שמנוסח באופן שהמחוקק יכול לזהות מראש מי האדם או האנשים עליהם החוק יחול אומר בג"ץ איתנית גם אם לא נוקב במפורש בשמם, חוטא על פניו לדרישת הכלליות. והדברים האלה חוזרים כחוט השני. גם לאחרונה בשנת 2020 בבג"ץ 295 חוזרים על הדברים האלה.

מביך לקרוא את הדברים כשאנחנו חוזרים למקומות שבהם אנחנו אומרים את הברור מאליו.

כל חוק או תיקון לחוק, ואני מצטטת, וקל וחומר חקיקת-יסוד או תיקונים חוקתיים צריכים להיות כלליים, וזאת כנגזרת מעיקרון שלטון החוק במובן המהותי. ההסדר הנורמטיבי צריך להיות מאחורי מסך כאשר אין ודאות באשר לשאלה עם מי החוק הזה מיטיב. חקיקה פרסונלית פוגעת בשלטון החוק ובעיקרון הפרדת הרשויות. ועוד ועוד ועוד ועוד. למשל, אומר אותו בג"ץ, האם הרוב בכנסת רשאי לקבוע שכהונה של ראש ממשלה אפשרית במשך שתי קדנציות רצופות? האם הרוב יכול להחיל את ההסדר הזה באופן מיידי כדי למנוע מראש הממשלה הבא להיבחר בבחירות בעת קביעת ההסדר? הדברים האלה הם ברורים מאליהם. ולכן אני רוצה להפנות את סוף דבריי ליועץ המשפטי גור. צריך ליטול קורה מבין עינינו, החוק הזה מנוסח בצורה מתוחכמת אבל מסריחה להחריד. כי מה בעצם אנחנו עושים כאן? חוק הכי פרסונלי. היה כאן חבר הכנסת דרעי, היה יכול ללכת בדרך המלך, לפנות לוועדה להיתרים, לבדוק האם החוק שלו הוא חוק שיש עימו קלון, מה שכולנו מבינים שכן, וגם הוא הבין את זה בחוכמתו הרבה. אמר לראש הממשלה המיועד: אני לא מוכן שתקים ממשלה לפני שתסדרו את העניין הזה בחקיקה.

הוא בעצם התנה את כניסתו לממשלה בתיקון הסעיף הזה לחוק-יסוד: הממשלה, ובזה תכנן את צעדיו.

מה זה אם לא חקיקה פרסונלית? מה זה אם לא שינוי כללי משחק? מה יאמר האדם הפשוט כשמגיעה ההוצאה לפועל ומסלקת אותו? לוקחת ציוד ליד הילדים שלו? מה יגיד עובד מדינה שברגע שיש נגדו הליך תלוי ועומד משמעתי לא יכול לגשת למכרז לתפקיד או יכולים להשעות אותו?

וכולנו יושבים כאן ומכניסים את הכול לתוקף. אפילו אין לנו את הבושה, לממשלה הזאת אין את היכולת להסמיק כי אפילו אין לה את הסבלנות להמתין שזה יפורסם ברשומות. תודה רבה. ואני מבקשת התייחסות מגור, האם אין כאן שימוש לרעה של חוק-יסוד לחקיקה פרוספקטיבית ופרסונלית.

ובעיקר ובעיקר מושחתת על שר וחבר כנסת שעמד מול בית משפט והצהיר שהוא פורש מן החיים הפוליטיים. אני באמת חושבת שזה אחד החוקים, אני אומרת לך, היושב-ראש, לא נכחתי בדיוני הוועדה הזאת,

זה שאתם חוזרים על שקר כמה פעמים לא אומר שהוא אמר שהוא יפרוש מהחיים הפוליטיים. הצגתי את הסדר הטיעון פה אבל לא משנה, העובדות לא מעניינות פה את אף אחד. ברור שזה לא מעניין אף אחד. הוא התפטר רק מהכנסת. פשוט אף אחד לא דמיין שבנט ישרוד בקושי שנה. תודה. אנחנו דמיינו את זה. חבר הכנסת ביטון, רק שנייה. אם יש חברי כנסת בפנים או בחוץ שמבקשים לומר, כולל שרן השכל, שרוצים להגיש הסתייגויות לסעיף הזה מוזמנים. יש לנו עדיין זמן במסגרת הסיכום שהגענו אליו. בבקשה, חבר הכנסת ביטון. אני רוצה להגיד לכם לקראת סוף הליך החקיקה הזה למה הדבר דומה. הליכוד פתח חנות מכולת מלאה ממתקים לחברי הקואליציה, ואמר להם: כל אחד יבוא וייקח. אמרו: קודם כול תן לנו הרבה ממתקים. עם עיניים גדולות כולם. וביקשו, אחד ביקש את החברה למתנ"סים, ואחד את המינהל האזרחי, ואחד את הכסף של גפן. והליכוד אמר: תיקחו מה שאתם רוצים, החנות פתוחה. ולהם היו עיניים גדולות. והליכוד רץ. אחרי שהם שנה וחצי לא נכנעו לדף הריק שגנץ הבטיח לחתום להם למטה מגיע להם הכול,

אתה מפריע לי לדבר? בבקשה. אתה שאומר לא להפריע לדבר בוועדה? לא יכולת להתאפק? לא יכולתי. בבקשה. אי-אפשר לעמוד בפניך. דפקת לו את הסרטון. מיכאל, מהתחלה. אני מבקש שייכתב שאצלך בוועדה טלי גוטליב פטורה מקריאות ביניים. היא יצאה החוצה כבר פעמיים. אז מתי היא תצא פעם הבאה? אני פעמיים כבר יצאתי. בינתיים היא דיברה עשר פעמים בלי רשות. זה לא חל עליה.

עכשיו פותחים את המכולת. ואני רוצה לעדכן עדכון בתחזית מזג האוויר לקואליציה. תיצמד לסיפור, אנחנו מאבדים אותך.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני פשוט חייבת להבין. במקום שאין איש היה איש. אפשר גם כיפה אדומה ואגדה

טלי, תודה. זה מפריע לי לרצף של הדברים, לרעיון. תחזית מזג האוויר הייתה שבמשרד הביטחון לאחר שימונה גלנט וסמוטריץ' אנחנו נראה משבר ומריבות תוך שלושה חודשים. אחרי שיחה עם חבר כנסת בכיר בקואליציה היום בבוקר אני מעדכן את התחזית לשבועיים. שבועיים מיום שהם במשרד תקבלו פיצוצים. כל חבר כנסת עשה לעצמו שבת, עיניים גדולות, רצים קדימה. ואני שואל את עצמי, סמוטריץ' כשר אוצר - - - מה הופך חבר כנסת לבכיר? כשאתה אומר חבר כנסת בכיר בקואליציה. אמרתי בכיר בקואליציה, אולי זה שר. מה הופך אותו לבכיר?

אתה לא יכול לדעת. אמרתי בכיר בקואליציה, שתישאר עמימות. למדת מרם בן ברק לשמור על עמימות. סמוטריץ' יהיה כפוף לגלנט במשרד הביטחון. זאת אומרת שהוא צריך לבוא להערכות מצב פעמיים בשבוע, לישיבות, להכיר 26 אגפים במשרד, לקבל פניות ציבור ממשרד הביטחון. את כל זה הוא יעשה בזמן שהוא שר אוצר. לא סביר, לא הגיוני. זה הזכיר לי שיר שכתב חכם אדוננו מורנו ורבנו, ממש גדול הדור, אריק איינשטיין, זיכרונו לברכה. כתוב שם: זה סיפור על בני פורמן שתמיד הלך לו קלף / היה לו כל מה שאפשר לרצות והוא רצה יותר. ובהמשך: לאן אתה רץ, מה בוער לך? / עזוב את השטויות לך תנוח / אל תסכן את מה שיש ויש לך הרבה, / בני פורמן. הליכוד נתן את הכול, נתן את החינוך, נתן את האוצר, את הביטחון, לא השאיר לשרים שלו כלום. הבתים ממשיכים: אנשים חיים ביחד, אי-אפשר לבד / אי-אפשר לתת רק אצבע ולקחת כל היד / אנשים רואים, אנשים יודעים, זה לא נעים / אתה חושב על עצמך אבל ישנם גם אחרים. // לאן אתה רץ, מה בוער לך? / עזוב את השטויות לך תנוח / אל תסכן את מה שיש ויש לך הרבה. הליכוד. וכאילו זה בסדר, העתיד נראה ורוד / מרחת פה, טייחת שם, שיחקת טוב מאוד / הצרה איתך, כן שיש לך,

עיניים גדולות / רוצה הרבה, תמיד הכי הרבה, רק עוד ועוד ועוד. / הו בני פורמן... // זה סיפור על בני פורמן שתמיד הלך לו קלף.

רגע, זאת שורה אחרונה. בבקשה. רק נסכם שהקלף הזה לא לעולם חוסן. ניפגש במשברי הקואליציה בתוך שבועיים מכינון השרים האלה במשרדים. תודה, חבר הכנסת ביטון. רגע, רק שם הזמר, המשורר, בני פורמן או פרומן? פורמן.

מצוין, זה חשוב. אתה זוכר מה בנט אמר על כבש המטוס אחרי שכביכול יעבור תקציב? לא זוכר. חבר הכנסת דוידסון לא נמצא איתנו; חבר הכנסת חנוך מלביצקי,

תעבור, אני באמצע כתיבה, אחר כך. בבקשה.

חברת הכנסת מירב בן ארי לא נמצאת איתנו. אני עובר, אתה רשום, חבר הכנסת הרצנו. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. יפה, סוף סוף, היה שווה לחכות. לא מזמן הייתה איזושהי סערה קטנה סביב אמירה שלי לגבי לבוש צנוע בטלוויזיה הממלכתית, שמן הסתם יקרה מייד אחרי שתקום הממשלה. ואני רואה שלא היה צריך לחכות שהממשלה תקום.

לא אתה שאמרת

טלי, את בקריאה ראשונה. - - - חברת הכנסת גוטליב, את בקריאה שנייה.

מתפרצת כל שנייה. חבר הכנסת הרצנו, תודה. שלמה קרעי מסתדר לבד כיו"ר הוועדה. תשתדלי רק למיקרופון שיירשם לפרוטוקול.

יירשם לפרוטוקול לדיראון עולם שלרם ברק יש בעיה עם נשים חובשות כיסוי ראש. יש לו בעיה רק עם שביסים. אתה מבין שהיא מפריעה לי.

רם בן ברק, נדייק במילים, שההיסטוריה תזכור. היא לא פרשנית ולא צריך לשמוע את ההתייחסות שלה על כל דבר. חבר הכנסת הרצנו, אתה בקריאה

כבר היום התבשרנו שמרכול בירושלים עשה שעות לגברים ושעות לנשים, עד אחת-עשרה רק גברים, מאחת-עשרה נשים. זאת אומרת שלא היינו צריכים לחכות, זה כבר קורה בשטח. על מה אתה מדבר? תרחיב. אתה יודע על מה שאני מדבר. החוק הזה, מעבר לזה שהוא מושחת, ויותר חמור, הוא גם משחית, אבל הוא בעצם עוסק במהות של האירוע שבגינו הקואליציה המסתמנת עלתה לשלטון. הרי הקואליציה המסתמנת עלתה לשלטון בשם איזושהי אמירה של חוסר משילות, שיש פרוטקשיין, וכן הלאה וכן הלאה. ומה שקורה כאן היום בעצם זה שאנחנו עדים לסחיטה באיומים של כל מוסדות השלטון. בעצם באים היום לנתניהו ואומרים לו: תקשיב, זה פשוט מאוד, תחליט אתה, או שאתה נותן לנו את זה או שאתה הולך לכלא. יש שתי אפשרויות, או שאתה נותן לנו את הסמכויות האלה והאלה ואת התקציבים האלה והאלה, ומעלה פה ומעלה שם, או שאתה הולך לכלא. תחליט אתה אם זה כדאי לך, כן או לא.

כנראה שהמדינה הזאת נעשתה מדינה שאין דין ואין דיין, וכל אחד עושה את מה שהוא רוצה. נקודה נוספת שמאוד מטרידה אותי, חבר הכנסת קרעי, ואת זה אני מפנה גם אליך. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על חוק הגיוס, וגם היה אצלי בוועדה לא מעט חוק הגיוס שנולד מ-400 חרדים בימי בן גוריון והגיע לכמה אלפים של חרדים, ומאופיין בעיקר במפלגות החרדיות. אבל אני רואה שהתופעה הזאת הולכת ומתרחבת. רוב חברי הכנסת של ש"ס, שבגינם אנחנו גם יושבים כאן עכשיו על החוק הזה, שירתו בצבא, עד כמה שידוע לי. רובם. רוב ורובם זה אותו דבר. רוב רובם של חברי הכנסת של ש"ס שירתו בצבא. אבל הגאווה שלנו שלמדנו בישיבות, ישיבות שחורות. זה בסדר גמור. ועדיין רוב רובם של ילדי חברי הכנסת של ש"ס לא ישרתו בצבא. מעבר לזה, כשאני מסתכל עליך, חבר הכנסת שלמה קרעי, שאתה בכלל חבר כנסת מהליכוד, ושירתת בצבא, אני לא בטוח - - - וגם למדתי בישיבה. וגם למדת בישיבה. אני לא בטוח שהילדים שלך ילכו לצבא. למה אתה לא בטוח? אני חושב, אני שואל. האם אתה תדאג שילדיך ישרתו בצבא או שילכו לישיבה במקום? אני שואל אותך שאלה. מה הוא בחקירה צולבת? אני בעד, אגב, הזכרתי את זה גם אצלך בוועדה, הפיכת צה"ל בהדרגה לצבא חצי מקצועי, מכיוון שהוא כבר לא צבא העם. שאלתי אותך שאלה. וילדיי, בוודאי שישרתו.

ילמדו בישיבה וישרתו בצבא. אני שואל אותך האם אתה תדאג שילדיך ישרתו בצבא. אני בעד לומדי תורה גם שלומדים ותורתם אומנותם, והם מגנים על עם ישראל.

תמליץ לבן שלך ללכת לישיבה או ללכת לישיבה ולצבא? גם וגם. גם וגם, יפה מאוד. נרגעתי.

בבקשה. תודה, חבר הכנסת בן ברק. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. תודה רבה. אני מבקש להוסיף הסתייגויות, יש לכם את זה מצולם, אבל אני אקריא. בריש סעיף 8 יבוא "רק אם תגיע ישראל לאיפוס פליטות פחמן". איזה מס' זה בדפים שלך? 41. הם מאוד רציניים, טלי. סיימת להקריא את ההסתייגות? בבקשה. אני מנסה להבין,

מה הקשר לפליטות פחמניות? מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 1 בעד ההסתייגות 4 נגד, 8 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 1 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.

בבקשה. ברישא הסעיף יבוא "רק אם הפסיקה ממשלת ישראל את פעילות קצא"א בנמל אילת". מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה מס' 2 בעד ההסתייגות 5 נגד, 9 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 2 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.

בבקשה. ברישא הסעיף יבוא "רק אם הותקן פאנל סולארי על כל גג של מבנה ציבורי במדינת ישראל". ברישא או בסיפא?

של הסעיף. תחליט איפה אתה רוצה לשים את הפאנל הסולארי שלך.

ברישא או בסיפא? מהרישא ועד הסיפא.

בסיפא הסעיף יבוא "רק אם ממשלת ישראל תינטע מאה אלף עצים בכל שנה ברחבי ישראל". בנגב. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?

נמנע? הצבעה מס' 6 בעד ההסתייגות 3 נגד, 8 נמנעים, אין ההסתייגות מס' 6 של קבוצת סיעת יש עתיד לא נתקבלה.

יש לי עוד שתי הסתייגויות. בבקשה, חבר הכנסת הרצנו, תאפשרו לו.

חבר הכנסת הרצנו, בבקשה. - - - היה בג"ץ אחד על תיקון סעיף 5 לחוק-יסוד: הממשלה. נמתין לסוף דברי הפרשנית גוטליב, ואז. חברת הכנסת גוטליב, הערה אחרונה לפני יציאה.

תזכרי היטב. השרה אלהרר, תודה. חבר הכנסת

הינה, המליאה ריקה, כולנו רואים כאן. המליאה ריקה, אין אנשים. - - - חבר הכנסת רון כץ, אתה בקריאה ראשונה,

חבר הכנסת בוסו. קריב נימק כאן

להוציא את רון כץ החוצה. - - - יש גבול למה שאתה עושה פה. אתה יוצא החוצה.

הוא באמצע הסתייגות, איך אפשר להוציא אותו? באמצע נימוק הסתייגות הוא מוציא אותו.

וזכות

רק תראו את המליאה ריקה, הינה היא מולכם ריקה. ריקה המליאה. - - - חברת הכנסת השכל, קריאה ראשונה. - - - חברת הכנסת השכל, קריאה שנייה. - - - חברת הכנסת השכל, קריאה שלישית. להוציא החוצה את